אנחנו דנים היום על הצעת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"ג 2023. מי מציג את התקנות? איפה התקנות? יש למישהו כתוב, לא בצעצוע (טאבלט)? מי מציג? אנחנו נציג? בבקשה. אז רק נגיד בכמה מילים. בעקבות הדיון הקודם באמת התקיים שיח עם כל הגורמים הרלוונטיים ונעשו תיקונים. אז אפשר ישר להקריא את התקנות או קודם אמיר יציין את השינויים שעשינו? כן, להגיד. בוקר טוב. הוועדה ביקשה מאיתנו מספר הבהרות בפעם הקודמת. עלה כאן הנושא של

שחזרו מההתאוששות שלהם, להוסיף יום נוסף. הכנסנו את זה בתוך התקנות לעניין השכר.

כלומר, משישה ימים לשבעה ימים? לא, לא. באפס עד שבעה קילומטר הנחיות התגוננות הסתיימו ב-12:00 ביום ראשון.

אבל בגלל שרובם פונו לאזורים רחוקים, לקח להם זמן להגיע ולא יכלו לעבוד ביום שני. אז גם את יום שני התבקשנו כאן להכניס לאפשרות של שכר, כי הם לא הגיעו לעבודה. הוספנו את היום הזה.

כמה יש בסך הכול? שבעה ימים. שבעה ימים.

אפס עד שבעה קילומטר זה שבעה ימים.

שבעה עד 40 קילומטר זה חמישה ימים.

בדיוק. אולמות אירועים, הייתה בעיה של העומר. הגענו להסכמה עם נציגי אולמות האירועים. גם מי שמדווח חד-חודשי לגבי אולמות אירועים, אפשר לראות אותו כדו-חודשי והוא יוכל להגיש תביעה על מאי-יוני מול מאי-יוני. זה מקובל. נציגי אולמות האירועים נמצאים כאן. מישהו נמצא פה? זה בסדר? זה בסדר גמור. שם, שם, שם. שמי אבירם אלון, מנכ"ל התאחדות בעלי האולמות וגני האירועים. בסדר גמור. כן, תודה.

עשינו מספר ישיבות עם דובי אמיתי והנציגים שלו. הגענו לשכר יומי של 500 שקלים מוסכם. כמה זה היה ב"עלות השחר"? 460. 460?

בסדר גמור. תודה. אדוני היושב-ראש, אכן אני מאשרת. הגר, נשיאות המגזר העסקי. הסכום הזה מוסכם.

היא אומרת שזה מוסכם. זה מוסכם מהמנכ"לית של נשיאות המגזר העסקי. אני יודע. אני רק לא ראיתי שהיא מדברת. רק תבקשי. את רוצה להגיד משהו?

בהמשך למה שאמיר עדכן, עברנו על הסכומים שוב בשבוע שעבר. אנחנו מסכימים על הסכום. שם ותפקיד, למען ההיסטוריה, שיהיה כתוב שתמכתם. שמי הגר יהב, נשיאות המגזר העסקי.

עלה נושא נוסף. עצמאים, שנאלצו לשמור על הילדים שלהם ובעצם לא זכאים למסלול מחזורים, להכניס אותם גם, שיוכלו לתבוע שכר. אז גם אותם הכנסנו. הם יוכלו לקבל שכר עבודה יומי, אם הם עמדו בתנאים, אותו דבר כמו שכיר, 500 שקלים. בדיוק אותו דבר.

אז גם אותם הכנסנו, ביקשתם את זה בפעם הקודמת. הייתה כאן שאלה מינון, אני חושב, לגבי משפחתונים שנמצאים בביטוח לאומי, אין להם תיק במס הכנסה. פנינו למשרד העבודה. אנחנו מקבלים מהם את הרשימה. המשפחתונים האלה יוכלו להגיש שכר על הימים שהם לא עבדו. אבל אני חייב להגיד כאן שיש איזשהו תנאי. בגדול, המשפחתונים האלה מתוקצבים חלק על ידי משרד העבודה וחלק מהאזרח, לפי המצב הסוציו-אקונומי שלו. לנו מאוד חשוב שאם הוא תובע על השכר, הוא גם יחזיר כסף להורים בסופו של דבר, כי אם הוא לא מחזיר כסף להורים, לא נגרם לו נזק, כי משרד העבודה, את החלק שלו, ממה שהבנו, לא - - - זאת אומרת,

רק בגני הילדים. זה מאוד חשוב לנו שגני ילדים, אם הגן היה סגור, גם גן פרטי בגן ילדים, אם הוא היה סגור ותובעים שכר על העובדים, צריך להחזיר כסף להורים בסופו של דבר,

אם ההורים שלמו לך מראש ולא ניזוקת, כי הכסף משולם מראש, אז אנחנו מבקשים. את זה אנחנו בודקים כל הזמן. אנחנו מנסים לשמור על כל הקבוצה, וגם על ההורים. אז זה מאוד חשוב לנו. אז גם הם ייכנסו פנימה, למרות שאין להם תיק במס הכנסה והם יוכלו להגיש את התביעה. קיבלנו את הרשימה ממשרד העבודה. היה עוד נושא אחד שעלה ולצערי אני לא מוצא לו פתרון, והוא עובד משק בית. אנחנו לא יודעים איך לתת פתרון לדבר הזה. זה גם לא תשלום מראש. זה לא דומה לגני ילדים ומשפחתונים. זה הדבר היחיד שאנחנו לא יודעים לתת לו פתרון אצלנו. היה לזה פתרון בסבבים הקודמים? אבל אני זוכר שדיברנו על זה, נכון?

מעולם לא היה פתרון לזה. אבל הנושא עלה.

והסברנו שאנחנו לא יודעים לתת פתרון לדבר הזה. אי-אפשר לעשות משהו גלובלי? אם מישהו עובד או מישהי עובדת במשק בית, היא מקבלת אישור מאלה שמעסקים אותה, לתת לה משהו גלובלי.

יכול להיות שהיא לא ניקתה היום, אולי כן באה ביום ראשון והחליפה את היום זה. קשה לנו לדעת את הדברים האלה. זה לא כמו משפחתון שהוא מתוקצב ומשולם לו חודש בחודשו מראש, ואז אנחנו יודעים שיש תשלום מראש.

אין לנו דרך לעשות את הדברים האלה. אבל זאת קבוצה מאוד חלשה.

אני מסכים שזו קבוצה חלשה. דווקא אני חושב שבאירועים יותר קצרים, זו קבוצה שיודעת לתקן את הנזק שלה,

שבוע אחרי זה, לתת את השירות שהיה חסר לה ולהשלים את הדברים בדרך כלל. כבוד היושב-ראש, אני רוצה להציע משהו שאמרנו פעם שעברה. גפני? שם לפרוטוקול. שם, מי מציע? חברת הכנסת לשעבר נירה שפק. אני רוצה להציע את מה שהצענו פעם שעברה. בסוף מדובר באמת באוכלוסייה באמת הכי מוחלשת, וזה לא נכון שמספיקים לעשות הכול. אני מזכירה שקיים תהליך שהצעתי אותו גם פעם שעברה. כמו בצבא, יש אנשים שלא עובדים, ההגדרה שלהם היא לא "עובד". לא עובד, לא זה, אין להם הגדרה של הביטוח הלאומי. לכן נותנים להם את המינימום. המינימום שנקבע היה 216 שקל, עלה ל-270 שקל. אם זה קיים לגבי אנשים שמשרתים, אפשר לקחת את אותו מנגנון ולעשות אותו. זה לא כסף גדול, וזה עוזר בדיוק לאנשים שהכי צריכים את זה.

טוב שזה יהיה גם בכפוף אולי לחתימות, גם של המעסיק וגם של העובד.

רועי, כן. אדוני, קודם כול, אני שמח שהייתה הידברות. אבל שוב פעם אני רוצה להגיד לך, אדוני היושב-ראש, את מי שכחו עוד פעם את ציבור העצמאים בין השבעה קילומטר ל-40 קילומטר כאילו לא קיימים. אני אומר לך, אני שואל את עצמי כל פעם מחדש איזה אומץ יש לפקידות האוצר לא לתת פיצוי על ירידה בהינף יד. אני אומר לך את זה, אם חצי שעה של עובד מדינה הייתה נפגעת, היו קופצים מהגגות והיה בצורה כזאת או אחרת. אז למה כשזה נוגע לאותו מדביר, לאותה קוסמטיקאית, לאותו סאונדמן, לאותו מעצב גרפי, אפשר בהינף יד להגיד: מה, ירד לו יום אחד, ירד לו יומיים,

שיסתדר, שהוא יספוג את זה.

נשאלת השאלה, אדוני. אני רוצה להבין מאיפה זה מגיע. מאיפה האומץ הזה?

אני רוצה להבין. אני כבר שמונה שנים פה. אני רוצה להבין מאיפה האומץ הזה להגיד לאנשים שקמים בבוקר, לובשים שכפ"ץ, יוצאים להביא את הפרנסה שלהם, לא יכולים להביא בגלל אירוע ביטחוני כזה או אחר, ואומרים להם: תשמעו, תספגו את זה. אבל אני אומר לך שעשו שביתה ספרדית,

על חלון. חלון שלא יכלו לפתוח, ועובדי מדינה עשו שביתה יומיים. על חלון שלא יכלו לפתוח. אז בן אדם שלא מקבל כסף, ככה ההתייחסות אליו? אני רוצה להבין מאיפה האומץ הזה לבוא ולהגיד לעצמאי שהוא לא יכול לקבל את השכר. תודה, תודה, רועי.

בבקשה, תשובה.

יש להקשיב לזה, כי זה באמת לא מסתיים בשבעה קילומטר.

בבקשה, ולדימיר. תודה רבה.

אני לא הייתי בדיון הראשון, ולכן אם אני חוזר על משהו שדובר עליו, אני מתנצל מראש.

חשוב לי. לגבי הרציונל, מה שרועי דיבר עליו עכשיו, למה בעצם מחריגים מסחר ושירותים בשבעה עד 40 קילומטר. את הרציונל לא הבנתי. אפשר לדבר על זה שיש אומץ, אין אומץ. הם יותר אמיצים. אבל את הרציונלי לא הבנתי. יש פה הרבה מאוד אנשים, שלרובם, אגב, ייתכן ואין עובדים, ואין להם פתרונות, למעט את מה שהצעת עכשיו לגבי השמירה על הילדים. ב"עלות השחר" אנחנו דיברנו על פיצוי נוסף בגין חומרי גלם לאולמות אירועים ולמסעדות. אני חושב שגם נתנו אותו. הפעם אני לא רואה אותו, וחבל.

נתנו יותר טוב מזה. אבל גם אז היו מחזורים.

היה רק שכר. רק שכר? וזה היה פיצוי נוסף, השכר?

הבנתי.

שני נושאים, שלא קשורים באופן ישיר לתקנות, לגבי מרכזי חוסן. אני יודע שדיברנו על 2 מיליון שקל. אני אשמח לדעת איפה זה עומד. ולגבי תוכנית הפינוי, אנשים שפינו את עצמם, הם גם צריכים לקבל פיצוי,

דיברתי עם היושב-ראש, ותיאמנו ששני היועצים שלנו יתחילו, שמדובר לא רק על לא מפונים, משפחות בכלל שאין להן זכות.

אז צריך לפתור את זה. אני באמת רוצה לפרגן מכל הלב לחברת הכנסת לשעבר נירה שפק, שכמו שהיא עשתה עבודה אדירה בכנסת, כך היא גם עושה עבודה אדירה מחוץ לכנסת, כדי לקדם את האינטרסים של תושבי העוטף. תודה רבה. בבקשה. כן.

טמיר, אני רשומה? דבי רשומה. תן לו, ואחר כך אני. תכבד את שוסטר. שוסטר, בבקשה. כן, בבקשה. דבי כיבדה אותנו ביום הולדת של הקיבוץ. נכון, היה מקסים.

היה שמח. קודם כול, אני רוצה לברך על ההסכמות שעליהן הגעתם. ואני כן מעריך את המכונות שלכם,

ללכת לקראת. יחד עם זה, אני רוצה להעיר שתי הערות.

עצמאים ואולי נושאים נוספים שלא ידענו, כמו שנאמר, עד עכשיו למצוא להם פתרון, צריך למצוא להם פתרון. אני חושב שמדינת ישראל מחויבת לעמוד מאחורי אזרחיה שנפגעים כתוצאה מפגעי הביטחון. הדבר הזה לא נתון בסימן שאלה. הוא חייב להיות. ואני מקווה שלפחות ממה שהושג היום לא נדרדר, אלא זה יהיה נקודת המוצא לאירוע הבא שכנראה יגיע. ההערה השנייה היא שכפי שהקמנו מרכזי חוסן לבני אדם, לקהילות, בממד האזרחי, אני חושב שאחת המשימות שלנו,

המיידיות, הם מרכזי חוסן לעסקים. מרכזי חוסן לעצמאים, לחברות עסקיות, לחברות של הרשויות, לתאגידים רשותיים, שנמצאים ופועלים במרחבים, כמובן בדגש על המרחבים הבעייתיים ביותר. אין שום ספק, יש כאן דוגמאות רבות. את שרית מנתיב העשרה אני מכיר ואחרים, שאני מקווה שתינתן להם רשות דיבור, אנחנו מוכרחים לייצב, באחריות מדינה ומשרד הכלכלה צריך להיות המוביל, משרד הנגב והגליל יכול לסייע אולי מרכז שבו אנחנו מביעים לא רק ההערכה, אלא נותנים כלים להתמודד עם המציאות של צפירות עולות ויורדות. אנחנו אוהבים להגדיר את המציאות כ-99% גן עדן ו-1% גיהינום. מבחינת העסקים, זה יכול להיות הסדק ששובר אותם. אנחנו מוכרחים לייצר מציאות, כמו במחלה כרונית, שאפשר לחיות איתה, צריך לחיות איתה. אבל צריך את הסיוע המשמעותי ביותר של המדינה. אני מוכן לקחת חלק, אני מניח שגם חבריי. אני מצפה להרמת הכפפה מטעם הממשלה.

דבי ביטון,

היושב-ראש, אני רוצה לפתוח בברכות על אירוסיי הנכדה. מזל טוב. תודה רבה. ראשית, אני מברכת באמת על ההתקדמות החשובה. סוגיה אחת שלא נפתרה,

ואנחנו דנו בה פה בוועדת הכספים, היא מפעל סינרג'י כבלים. אני מזכירה לאדוני שהיו צריכים שם הארכה, משהו מאוד מאוד טכני. אני אגיד לך, שנייה.

זה גם מפעל בתוך העוטף, תושבי שדרות. אני אגיד לך. את מדברת על העדפת תוצרת הארץ.

לא הולך לי. למה לא הולך לי? בגלל שאני סידרתי שזה יגיע לאישור, העדפת תוצרת הארץ. התברר שזו לא ועדת הכספים. אני עובד ועובד ועובד, בסוף זה הולך לשמחה רוטמן, לוועדת החוקה. צריך לסדר את זה וצריך להעביר את זה לוועדה. אבל סידרתי את זה. היה לי ביד.

הם ייפלו בין

על החלטת הממשלה אני מדבר. העדפת תוצרת הארץ. זה עבר לרוטמן? עוד לא עבר. אז צריך להתקדם עם זה,

כי הם לא יכולים להשתתף במכרזים. דבי, גומרים את הרפורמה וזה עובר.

לא, לא, לא.

אני מציע שנחטוף לו את המגפון. נעשה גם וגם. יהיה בסדר.

אני אומר לך באופן ענייני, התוכנית, מה שהממשלה החלטה, קיימת. היא נמצאת אצלי. אני צריך להחזיר להם את זה בגלל שהם צריכים להעביר את זה לוועדת החוקה. אני אדבר עם שמחה רוטמן שיאשר את זה מייד. בגלל שאני עבדתי על זה. מאז שדיברנו, עוד לפני זה. מייד לאשר את זה. ואם אין לו זמן, אז אני מוכן שיעביר לפה.

צריך לתת לזה באמת עדיפות, משום שזה כובל אותם גם במכרזים וכו'.

ודבר נוסף, בהמשך לדבריו של חבר הכנסת ולדימיר, אני מזכירה לאדוני שמאוד מאוד חשוב להתייחס למשקי הבית שנאלצים להוציא בימים אלה בלא עוול בכיסם, במקרה הזה.

תודה רבה. מיכל שיר. תודה, אדוני היושב-ראש. ראשית, אני רוצה לברך את כל הדיון הזה. עובד של סינרג'י רוצה להגיד משהו בהקשר הזה. הוא בא הנה.

אז עוד מעט אני אתן לך.

תודה. על הדיון החשוב הזה, אני שוב רוצה להודות גם לחברת הכנסת לשעבר נירה שפק על העבודה היוצאת דופן באמת. היא לא מניחה לנושא, והאכפתיות כלפי תושבי האזור. אז תודה לך. אני רוצה להמשיך את מה שרועי אמר, כמי שהייתה עצמאית לא מעט שנים ומבינה מניין נובע הכאב הזה באמת על בשרי. האם ניתן לייצר סוג של מנגנון שבא ואומר: אוקיי, שבעה עד 40 קילומטרים בתי הספר הפסיקו לעבוד יומיים מתוך החודש הזה, וניקח את ההכנסה הממוצעת של אותו עוסק שידווח,

הוא צריך לבוא ולעשות משהו פיזי, מדווח שבאותו חודש, סתם אני אומרת, הכניס 40,000 שקלים. בואו נגזור מזה את היומיים שבהם הוא לא עבד. וזה בעצם מה שאנחנו נותנים לו בחזרה, זה מה שהמדינה בעצם מחזירה לו. זה לא הדבר הכי טוב בעולם, כן?

שעצמאי ירוויח יותר על העבודה שלו דווקא בחודש הבא. אז בעצם הוא על פניו ייפגע מזה. אבל כרגע הוא לא מקבל שום דבר.

אני אומרת, בואו נתחיל מאיזושהי נוסחה מסוימת. הרי אפשר לעשות מבחן אצבע. הוא גר ברמת גן. ברמת גן יומיים לא עבדו. איך אנחנו יודעים? כי בתי הספר לא פעלו. הינה מבחן האצבע שלנו. עכשיו, בבקשה, תדווח. הינה הדיווח השנתי שלך. הינה הדיווח החודשי שלך. מתוך זה גוזרים את מספר הימים שבהם הוא לא עבד.

תודה רבה. רגע, צריך לענות לכולם.

אני אומרת, סוג של מנגנון מסוים. הרי יש דרך, יש נוסחה שאפשר לעבוד עליה, במקום להגיד: אין לנו איך לאכול אתכם, אז לא תהיו זכאים לשום דבר. זה גם כן לא הגיוני, בטח שלא במדינת ישראל, שלצערנו לפחות אחת לשנה אנחנו נתקלים באירועים מהסוג הזה.

תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. אני לא הייתי בתחילת הדיון, אז בטח רשות המיסים כבר דיברו ונענו לכל הבקשות של פעם שעברה. יש בעיה עם העצמאים. אבל אני לא רואה שאנחנו נצליח לטפל בעניין באופן פרטני. אז למה ולדימיר העלה את הנושא של משק בית? שם לא נפתרה הבעיה?

ומשפחתונים?

פתרתם?

אני אשמח לשמוע בהמשך איך נפתרו. הם העלו את זה. אני אבקש מהם. אני מבין שגם התאריך העברי נפתר באולמות?

אני יכול בפעם הבאה לאחר יותר, אם אתם פותרים יותר דברים. ינון, אזור התעשייה של חוף אשקלון לא נפתר. למה? מה זה הסיפור הזה? היא אמרה לי מקודם. למה לא נפתר חוף אשקלון? אז רגע, תרשמו את זה. אני רוצה לדעת. זה נראה לי קצת קפקאי העניין הזה, בגלל שבפעם הקודמת בדקנו. חוף אשקלון נמצא, אמרתם שנמצא. בפעם הקודמת בדקנו, וחוף אשקלון בהסכמה לא נכנס, כי הוא 7.8 קילומטר מהגבול. הוא לא כמו אזור תעשייה הדרומי של אשקלון שחלקו נמצא בשבעה קילומטר. זאת הייתה הבדיקה שנעשתה בפעם הקודמת לבקשת הוועדה, ולא הכנסנו אותה. אנחנו נדבר על העניין הזה.

אז אם הדברים שהעלינו בפעם שעברה נפתרו, חשוב מאוד גם את משק הבית, שגם העליתי אותו בפעם שעברה,

במבצע הקודם גם, כל פעם זה חוזר על עצמו, צריך פעם אחת לפתור להם את הבעיה, כמו שפותרים, אגב, למשפחתונים, שזה דבר טוב, שפותרים את זה. זה על אותו עיקרון, כי גם עובדת משק בית מקבלת איזשהו שכר. וההפך, אצלה עוד יש מעסיק, מה שאין אצל משפחתונים, ששם אין מעסיק. יש משרד ממשלתי שמתקצב. אם ככה, לא פתרתם. אם אתם עונים את התשובה הזאת, לא פתרתם את הבעיות של המשפחתונים.

ולא של משפחתונים.

יש הבדל בין מעונות יום למשפחתונים. בקורונה, למשל, פתרנו בעיה של מעונות יום. ואז הייתה בעיה של משפחתונים, אלה שנמצאים עם חמישה או שבעה ילדים בבית. אני אתן לך את ההסבר שביקשת. יש שני סוגים של משפחתונים. יש משפחתונים שיש להם תיק במס הכנסה,

ויש משפחתונים שאין להם תיק במס הכנסה. הם מקבלים חלק מהתקצוב ממשרד העבודה וחלק מההורים.

למשפחתונים, לכולם יש תיק. לא לכולם יש תיק

שהן לא נקראות לא עצמאיות ולא שכירות. ובקורונה מצאנו להן פתרון ואמרנו: על אותו עיקרון תמצאו להן פתרון גם הפעם. אותו פתרון מצאנו להם.

לקחנו ממשרד העבודה את אותה רשימה, והם יהיו זכאים להגיש תביעה על שכר בתנאי שהם יחזירו כסף להורים. כי זה מאוד חשוב שיחזירו כסף, אחרת לא - - - אין בעיה. אתה יכול לעשות את זה גם הפעם.

היינו עם משרד העבודה בקשר, ועשינו. הוא אמר את זה. במשך כל השנה הם נמצאים בבעיות.

אוקיי, אדוני.

בבקשה, סינרג'י. מה השם?

אני דוד יורם, ועד עובדים. כבוד היושב-ראש, כמו שכולם יודעים, אתה עזרת לנו המון,

גם לפני חמש שנים. והייתה ישיבת ממשלה, כמו שאמרו, הכול טוב ויפה. ואתה אומר שזה יתעכב. לא אמרתי שזה יתעכב. אמרתי שהם הביאו לי את זה עכשיו. אני דיברתי עם שר האוצר. שר האוצר אומר: זה לא אני, זה ראש הממשלה. הלכתי לראש הממשלה. קיבלתי את הנייר הזה, והתברר שזה צריך לעבור לוועדת החוקה. זה ההסדרים בכנסת.

עכשיו, המכרזים יצאו.

אנחנו לא יכולים להיכנס למכרז.

ואוי ואבוי, אם זה יהיה, המצב של החברה שלנו יכול להיגמר.

אני מקווה שזה יהיה מהר עכשיו.

כבוד היושב-ראש, יש חשש שהולכים להוציא את העובדים לחופש, ויש לחץ אדיר בחברה. אנחנו באנו לפה בשביל שייסגר העניין הזה.

עשו ועדה. מה, פקיד ימנע מאיתנו לחיות שם, בשדרות?

פקיד. עשו ועדה. כולם אישרו את כל זה. כולם אישרו את זה. ואולי צריך לדחות את המכרזים עד שאתם תחליטו, עד שנקבל את האישור הזה.

אי-אפשר ללכת למכרזים בלי האישור הזה.

גדי ירקוני. כן, כבוד היושב-ראש. תכף אתה. מי אדוני? שבתאי בירן מלשכת רואי החשבון, נציג הלשכה.

כן, גדי, בבקשה. אני ראש המועצה האזורית אשכול. כן, בטח.

גם עוד חמש שנים, אני מקווה.

אני רוצה להגיד,

כבוד היושב-ראש, שנראה לי שעוד מעט אני לא אצטרך להגיע, בגלל שאני חייב להגיד מילים טובות למס רכוש, הרבה מילים טובות. אנחנו מתסדרים איתם בסדר בנושא החקלאות. אני תכף אגיד איפה יש בעיות קצת, שהיו יכולים לפתור. אבל אלה לא בעיות שלהם. צריכים לראות איך פותרים.

בנושא החקלאי הצלחנו להגיע למתווה מאוד טוב.

שהמתווה הזה עובד כבר בפעם השלישית. ובאמת, המדינה נותנת תשובה נכונה ואמיתית לחקלאים. כבוד היושב-ראש, לכולם יש רצון טוב.

מבקש ממך שתבקש שזה ייגמר תוך חודש ולא יותר. גם משרד החקלאות בנושא. כולם ביחד עובדים יחד עם החקלאים ברוח טובה.

אבל בסוף צריך לעשות את הקווץ' האחרון ולגמור עם זה, בגלל שמאז המלחמה כבר עבר הרבה זמן. אז אני מבקש שתוך חודש, אם אפשר, לגמור את זה.

אני מתחיל בקווץ', נו.

דבר שני - - - רגע, שנייה. חכה דקה.

צביקה כהן, משרד החקלאות. אנחנו באמת, כמו שגדי אמר, סגורים במסלול הירוק עד הסוף.

יש לנו מסלול שאנחנו בונים, מסלול מיוחד, קוראים לו אדום-ירוק בתוך האדום לאפס עד שבעה קילומטר. זה מסלול נורמטיבי. אנחנו באמצע הדרך. תוך שבועיים אני מקווה שנסגור אותו. יש לנו ישיבה בעוד שבועיים, מכל מיני בעיות של לו"ז. אנחנו נסגור אותו עוד שבועיים. אם יהיו בעיות, תגיד לי?

אני מקווה שלא יהיו בעיות.

גדי, כן.

רק בנושא הזה רציתי להגיד, זה גם קשור לסעיף השני. כבוד היושב-ראש, פיקוד העורף נותן הוראה חד-משמעית לכל מועצות העוטף, לא משנה אם זה שבעה קילומטר, שני קילומטר, או 12 קילומטר לכל יישובי העוטף הוא נותן אותה הוראת מיגון. וההוראה הייתה: חמישה ימים להיות סמוכים למרחב מוגן. זה אומר שבכל היישובים, בלי יוצא מן הכלל, של המועצות האלה לא יכלו לפעול ולעבוד בשום מקום, לא רק בשבעה קילומטר גם בתשעה, גם בעשרה וגם ב-12 קילומטר. הדבר הזה, מצד אחד, פיקוד העורף נותן לנו הוראות ואנחנו מקשיבים לו, ואחרי זה מס רכוש, בצדק, אומר: אנחנו רוצים שפיקוד העורף יגיד שהוא עשה את זה.

חודש אני צריך להתבחבש בין הדברים האלה. היום הצלחתי להביא את הנייר נכון, אמיר? אני מקווה שהוא נותן את התשובה לנושא הזה. זה גם לחקלאות וגם לעסקים. כבוד היושב-ראש, צריכים להגיד פה, למלחמות הבאות, שלצערי, אנחנו יודעים שיהיו עוד סבבים, לסדר - - - אבל, לפי מה שאתה אומר, אתה לא תבוא לוועדת הכספים? אתם יכולים לעכב את זה. אז זהו. אני אחסוך דלק למדינה, בגלל שאני לא אסע עד לפה.

רגע, דבר אחרון. בבקשה. אז באמת חייבים לפתור את הנושא הזה. אני חושב שאת הנושא הזה חייבים לסדר גם לפעמים הבאות, שלא נצטרך כל פעם.

חוץ מזה, באמת מילים טובות. אנחנו מצליחים להגיע לעבוד ולסגור את זה כל שנה יותר מהר ויותר מהר. בסוף זה יהיה טייס אוטומטי, כמו שאנחנו רוצים. תודה רבה, גדי. רואה חשבון בירן, בבקשה.

בוקר טוב לכולם. בבקשה, בקצרה.

שני דברים. אני מתחבר לדברים של רועי, שבעה עד 40 קילומטר. באשקלון עסקים נסגרו. אשקלון מטווחת כמו עוטף עזה. לא יכול להיות שיחריגו את אשקלון הצפונית במסחר. ראינו בטלוויזיה עסקים שלמים שנסגרו כי העובדים עזבו או לא רצו להגיע בגלל המטחים, עזבו את אשקלון. לא יכול להיות שיחריגו את אשקלון ואשקלון לא תקבל שום דבר במסחר ובשירותים. זה דבר ראשון. אשקלון חטפה. היא חטפה וחוטפת כל הזמן. הפעם זה היה חמישה ימים. לפני כן זה היה שלושה ימים. אז חמישה ימים לא מקבלים. שלושה ימים לא מקבלים.

במצטבר זה יוצא איזה 20 ימים בשנה שאשקלון משותקת, אין מסחר ואין שירותים. ולא מקבלים שום פיצוי. גם הפיצוי שהם נותנים כביכול לעובדים, גם זה לא מכסה עלויות. יכול להיות אולי לאותם עסקים, שיעלו את המחיר.

באשקלון יש נושא שיעלה פה באופן

זה לא רק הנושא הזה. יש הרבה נושאים שנמצאים על סדר-היום. המדינה לא צריכה להתעלם מזה. אבל אומרים שהעובדים יצאו והעובדים מקבלים פיצוי.

אם צריכים להשלים את העבודה, אז העובדים מקבלים תוספת שכר, שעות נוספות וכו'. וזה לא מגולם. תודה רבה.

דבר נוסף, כבודו. העליתי בפעם הקודמת את הנושא של ועדות ערר. ואמרת שכבודו יזמין נציג משרד המשפטים?

כי הנושא הזה לא מטופל ויש תיקים.

לא הבנתי. ועדות ערר של מס רכוש, שהתיקים נמשכים מ"צוק איתן", מ-2014. עדיין לא הוכרעו התיקים. מס הכנסה אומר שזה משרד המשפטים. משרד המשפטים לא נותן פתרון. כבודו, דבר נוסף, חשוב מאוד. פקידי האוצר, פקידי מס הכנסה, המפקחים, שמטפלים בתיקים הנוסחה עובדת לכיוון אחד. אני חושב שנציגי המיסים, שיקשיבו, בבקשה.

כן, בבקשה, בבקשה. פשוט מאוד, הנוסחה עובדת לכיוון אחד. אם פתאום זה לרעתו, הנוסחה עובדת. לטובת הנישום לא. אחרי זה מתחיל משא ומתן: אולי תרד קצת, נאשר לך, כי בשנה הקודמת היה ככה. הנוסחה לא עובדת. הנוסחה עובדת בכיוון אחד. אם פתאום מוצאים איזו דרך להוריד לנישום שמגיע לו פיצוי לפי הנוסחה, אז אומרים לו: לא, תרד, אם לא, אז תערער, תיגש לוועדת הערר, ואתה יודע כמה זמן תקבל את התשובה מוועדת הערר. זה מה שפקידי המס מקבלים וככה מתנהגים. יש לי הקלטות שרואי חשבון העבירו לי, שמפקחי המס ממש סוחטים את האנשים, שירדו בדרישות שלהם ויתפשרו איתם בסכומים נמוכים יותר. זה לא עובד לפי הנוסחה. תודה רבה. אני מבקש קצת חמלה. תודה רבה. בעניין ועדות הערר אני מבקש תשובה, אדוני.

אני מבקש ממשרד המשפטים. מי נמצא ממשרד המשפטים, לגבי ועדות הערר? משרד המשפטים. שלום, היושב-ראש. שמי ליהי קושנר גינוסר. אני ממשרד המשפטים, אבל לא מוועדות הערר. אז אולי נתחיל להחליף ועדות, ואולי תבואו למה שצריך להיות? אני רוצה תשובה לגבי ועדות הערר. בסדר, זה עוד יימשך זמן. אני מבקש שתבדקי. תגידי לי תשובה.

אני חשבתי שזומן נציג שלהם.

אני אבדוק במשרד מי הנציג הרלוונטי.

למה באת? לא, זה בסדר. אני שמח שבאת.

אני מייעוץ וחקיקה, ואני מלווה את רשות המיסים בכל חקיקה. אבל לא חשבת שיהיה? הרי זה עלה בישיבה הקודמת, הנושא של ועדות הערר. אני אבדוק במשרד מי הנציג הרלוונטי,

תבדקי ותחזרי תוך כדי הישיבה. אני רוצה תשובה על זה.

תודה, אדוני היושב-ראש. בקצרה.

ראשית, הנוסח של התקנות מקובל עלינו. הוא מסוכם איתנו. אין הערות, מלבד החלה של צו הרחבה על ידי שר העבודה. אדוני היושב-ראש, הדרך לדאוג לעובדים, בסופו של דבר, שיקבלו את הכסף, היא אך ורק דרך הסכם הקיבוצים הכללי וצו הרחבה. עכשיו, בכל המבצעים, אדוני היושב-ראש, נחתם צו הרחבה על ידי שר העבודה, לרבות במבצע "שומר חומות". לגבי הנושא של "עלות השחר", עדיין לא נחתם צו הרחבה.

אנחנו קוראים לשר העבודה לפעול להרחבת ההסכם שנחתם בין ההסתדרות לנשיאות המגזר העסקי לפני כחצי שנה.

אני מצטרף לזה. כמובן, תודה. אני גם אשמח שחברי כנסת נוספים מהוועדה שלך יצטרפו לקריאה הזאת. אנחנו מקווים מאוד שגם שאחרי - - - מה זאת אומרת חברי כנסת נוספים? הוועדה קוראת לשר העבודה לתת צו הרחבה.

יש מישהו שמתנגד לזה?

שאחרי שבעצם תאשרו כאן את התקנות של "מגן וחץ", מייד לאחר אישור התקנות, גם יביאו את הנושא של צו הרחבה בנושא הזה. אדוני היושב-ראש, בסופו של דבר, אם אדוני ירצה, יש לנו עשרות אלפי פניות של עובדים, אחרי מבצע "עלות השחר", שעדיין לא קיבלו את הכסף שמגיע להם. אני מקווה שצו הרחבה יסגור את הפנייה הזאת, אחרי פנייתך ושל ועדת הכספים.

אם אפשר בקצרה, הילה פנלון. משפט. נתיב העשרה. ביקשת לעשות דיון עם נתיב העשרה. הגיעה לך חקלאית.

אז משפט או נתיב העשרה? תגידי את. ביקשת לדבר. את חקלאית מנתיב העשרה.

אני חקלאית ממושב נתיב העשרה.

וגם חברת ועד החקלאי בנתיב העשרה. ויש לי פה כמה נושאים, אני רוצה לדעת אם יכולה להעלות את הנושאים שמבדילים את נתיב העשרה קצת מכל הדבר הזה, כשמדברים פה על עוטף עזה, צמודי-גדר,

את יכולה במשפט, בשני משפטים להגיד, בגלל שאנחנו לא נרחיב עכשיו לדיונים שאנחנו נעשה אותם בהמשך. אז תגידי בשני משפטים.

נתיב העשרה הוא מושב, המושב היחיד שנמצא במסגרת סמוכי-הגדר. זה אומר שזה משנה את ההתנהגות או את הדרך שבה המושב חווה את המלחמות, ביחס ליישובים אחרים. אני מדברת אך ורק על הפן החקלאי, מהבחינה הזו. במושב משק הוא משק משפחתי. זה לא ענף בקיבוץ. זה לא שדה אחד מתוך שדות רבים. זה לא גד"ש, שזה אופי עבודה אחר. חקלאות זו עבודה יום-יומית. היא שייכת למשק אחד. בנתיב העשרה, מאז "שומר חומות",

החייל עומר טביב, זכרונו לברכה, בנקודה מסוימת הקים הצבא שערים, ובמחי כפתור סוגר את השערים לכניסה לאזורים החקלאיים. ואם פה מדברים על פיצוי ליום עבודה, אם זה יום אחד או חמישה או שישה, אנחנו מדברים על איום קיומי, כי בחקלאות האינטנסיבית והמאוד מאוד ייחודית שיש לנו, אלה גידולי זרעים, שאני אשמח להרחיב, אם מישהו ירצה לדעת. אלה גידולים מאוד ייחודים שקיימים כמעט בבלעדיות בנתיב העשרה. אנחנו עובדים עבור חברות בין-לאומיות. והאיום הקיומי הוא רק הרקטות שמגיעות, ולא העובדה שסוגרים לנו משקים לפעמים בשיא העונה ובחממות. בייחוד בתחום הזרעים אין לך זמן לתקן. אין אחר כך. מה שלא עושים עכשיו יכול להיות הפסד של חצי שנת עבודה. לפעמים הסגירה של השערים בפני החקלאים אומרת שגם העובדים - - - אתם לוקחים את זה בחשבון, את מה שהיא אומרת, שלפעמים יש נזק ממשי של חצי שנה? לוקחים את זה בחשבון? שוחחתי עם הילה מספר רב של פעמים.

שוחחתי עם הילה מספר רב של פעמים, כולל השבוע, לנסות למצוא הנושא של הזרעים הוא קצת שונה מכל חקלאות אחרת.

בשיחה שלי היא אמרה בהוגנות, שכרגע, ברגע הנתון, אפילו קשה לדעת אם יש נזק, לכמת אותו איך הנזק יהיה בעתיד. הצעתי לה איזה פתרון. אנחנו מנסים, מתחילים ללוות אותה כרגע. דיברתי איתה על זה השבוע כמה שעות בטלפון. הפתרון של הירוק קודם כול ייתן לה פתרון מהר. אנחנו נלווה אותה וננסה לבדוק איך אנחנו פותרים את הזרעים, כי זה לא נושא קל ופשוט גם לחקלאי עצמו.

רק אוסיף עוד כמה דברים. יש לנו כמה נקודות שהן מעבר לפיצוי מול מס רכוש, שבאמת בתקופה האחרונה,

ההידברות איתו היא במקום אחר לגמרי לטובה, שינוי מאוד מאוד משמעותי, ואני מרגישה וחוויתי הרבה מאוד מבצעים. אז אני רוצה לברך על זה. אבל מה שיש לנו הוא כמה נושאים אחרים שאולי לא קשורים ישירות למנגנון הפיצויים, אבל הם עדיין יאפשרו לחקלאים בנתיב העשרה להמשיך ולהתמודד עד המבצע הבא, שלצערנו, יבוא.

כמו שאמרתי, נתיב העשרה הוא יישוב מאוד חקלאי. מעל 50% מתושבי המושב הם חקלאים. זה נתון יוצא דופן, אני חושבת, במדינת ישראל. והחקלאות שלנו מסתמכת על עובדים זרים. עובדים זרים חיים איתנו, גרים איתנו ועוברים איתנו את הסבבים. לצערנו הרב, יש לנו בעיה בפתרונות שהעובדים הזרים מקבלים. אחת מהבעיות שיש לנו - - - אני מציע לא להעלות את זה עכשיו. זאת אומרת, אנחנו מודעים לזה. הינה, נמצאת פה נירה שפק. אתה ביקשת שנעשה דיון מיוחד על נושא של נתיב העשרה.

הילה הגיעה לנושא הזרעים. גם סיכמת שנושא הזרעים - - - זה מטופל. היתר אנחנו נצטרך לרכז, כמו שאמרת. אתה אמרת שלנושא נתיב העשרה אתה רוצה לייחד, בגלל הייחודיות של היישוב הזה בארץ.

וצריך להיות גם מורה דרך ליישובים דומים, אם יש בכלל. אין יישובים דומים.

לא משנה. אבל יש פה דבר - - - קיבוצים. מה ההבדל? גם שדרות, מה ההבדל? בסוף זה מכאן וזה מכאן.

אנחנו נצטרך לקיים על זה דיון. רק בהקשר הזה חשוב לומר שבאמת גם משרד החקלאות, גם צביקה וגם אמיר, אמרו, ואמרו גם בדיון הקודם, שאין מסלול פיצוי. מה שנאמר שם הוא שפשוט ילוו שלושה חקלאים שם, שהילה היא אחת מהם. לאור הליווי הזה, ינסו לקיים מנגנון. אני מקווה שזה ייתן את המענה.

תודה רבה. אני מודה לך.

סליחה.

מי זה חן גלצר? אני פה. בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. קוראים לי חן. אני מכפר עזה. אני בעלת עסק. כמובן, אני מדברת פה גם בכובע של התושב. כשאנחנו יוצאים ממבצע, גם אנשים שמפונים באופן קולקטיבי, מה שנקרא, יש איזושהי בעיה, כי במנגנון הזה של היציאה בעצם מתעדפים את המשפחות עם הילדים הקטנים, שזה נשמע לכולם הגיוני.

יש לי שני ילדים קטנים, ההורים שלי, שגרים לידי, הם בני 80. אם אני רוצה לצאת איתם או אם הם רוצים לצאת לאנשהו, אין להם את האפשרות. אם הם רוצים לצאת, זה רק באופן עצמאי. זה בדיוק מה שהעליתי. אלה אנשים שחיים הרבה מקצבאות ודברים כאלה. אלה אנשים שלא עובדים. מה שאני משלמת במירכאות על זה שאני יוצאת עם ההורים שלי לפינוי הוא בעצם שאני משלמת הרבה מאוד כסף על הדבר הזה. ואין לזה מענה. יש אנשים מבוגרים שרוצים לצאת, ואין להם מענה. הם פשוט נשארים. אנחנו מדברים על יישובים שהם באמת סמוכי-גדר. אי-אפשר לחיות. גם אם אנחנו רוצים, אנחנו לא יכולים להישאר שם. וזה משהו שצריך למצוא לו פתרון. הדבר השני, אני ממשיכה את הדברים שאמרו, בתור בעלת עסק, בעצם על ההנגשה שלנו. אחרי שיש כבר את מנגנון הפיצוי, אנחנו צריכים ללכת, בתור בעלי העסקים, ולהגיש את כל המסמכים ואת כל הדברים האלה. בדרך כלל, לעצמאים ולבעלי העסקים אין את הידע.

ומה שאנחנו עושים הוא בעצם ללכת לרואי החשבון שלנו, שלוקחים מאיתנו כסף הרבה פעמים, או הדבר השני, אנחנו הולכים למעוף. אבל גם כשאנחנו הולכים למעוף כדי שיעזרו לעשות את המסמכים האלה, אנחנו משלמים להם כסף בסוף. בסופו של דבר, כדי לקבל את הפיצוי, אני צריכה גם לשלם כסף ליועץ של מעוף. את צריכה לגמרי, כן.

מעוף לא עוזרים לך להגיש את המסמכים. רבותיי.

מפנים אותי ליועץ, אבל אני משלמת כסף על זה. אדוני, היא חוזרת על הדברים של משקי הבית, מה שהעלינו כבר בדיון הקודם.

אוקיי. תודה רבה לך. תודה. סבין תעסה, קוסמטיקאית.

שלום. נעים מאוד. שמי סבין תעסה. אני גרה בנתיב העשרה 23 שנים. נתיב העשרה? נתיב העשרה. חשבתי שיש שם רק חקלאים. עכשיו מתברר שיש גם קוסמטיקאיות. יש מעבר. אני רוצה לחדד את הדברים פה. אני לא באתי להתמסכן. באתי לדבר ממש מתוך כאב. אבל בקצרה. כבודו, אני בן אדם פשוט חרוץ שעובד 24/7. אני עצמאית למעלה מ-15 שנה. עברתי את כל המבצעים, את כל המלחמות. אני אזרחית אירופאית. יש לי היום אפשרות לעזוב את הארץ ולהתחיל את החיים שלי בכל מקום אחר בעולם. אני לא אעשה את זה, כי אני ציונית ואני יהודייה ואני אוהבת את מדינת ישראל. אבל הגעתי למצב היום שמדינת ישראל ממוטטת אותי, מתישה אותי. אין לי כבר כלים. נגמרו לי האסטרטגיות. אני כל מבצע מצאתי לי אסטרטגיה. יש לי שתי קליניקות, בנתיב העשרה ובאשקלון, שגם,

אשקלון על סף קריסה. תבוא לאשקלון, תעשו סיור, תראו מה קורה. עסקים קורסים. עוד לא התאוששנו מהקורונה. החזרנו את החזרי קורונה. שילמנו. נתנו את כל כולנו. ועדיין אנחנו קורסים. לא מצליחים להתאושש ממבצע כזה. מתאוששים, עוד פעם נופלים. אני אתן לך דוגמה. אני נדדתי שישה ימים עם ארבעה ילדים. מנתיב העשרה יצאתי בשעה 04:00. מדוע? כי קיבלתי התרעה שתכף יורים אליי טיל קורנט. פעם ראשונה מזה 23 שנים באמת ייאמר לזכותכם, שסוף-סוף פינו את תושבי עוטף עזה. אבל נתיב העשרה זה יישוב צמוד לגדר. אני גרה חצי קילומטר, אפילו לא, מבית לאהיא. הילה פנלון הייתה שכנה שלי ואנחנו מכירות היטב. היא יכולה גם לומר את המציאות. לא רק החקלאים נפגעים. הילדים נפגעים. העצמאים נפגעים. השכירים נפגעים. בעלי חיים נפגעים. אין מי שיטפל בבלעי החיים שלנו, כי גם כשאנחנו נודדים אי-אפשר להביא את הכלב ואי-אפשר להביא את החתול. מה אנחנו עושים? מוציאים את מיטב כספינו על טיפולי CBT, טיפול נפשי, פסיכותרפיסטי. כל ילד שגדל היום בנתיב העשרה מרטיב במיטה, מגמגם, עם חרדות, עם טיפול תרופתי. וזו דוגמה שאני אתן לך כרגע, דוגמה אישית שלי. גם אני מטופלת, מטופלת בציפרלקס, ואני לא מתביישת בזה. גם אני מטופלת אצל פסיכולוג וגם מטופלת ב-CBT. א-מ-מה, גם למרכזי חוסן כבר אין מענה עבורנו. אין מטפלים. אין תקציבים.

כשאני צריכה לעזוב את נתיב העשרה ב-04:30,

כי הפרוד שלי הוא איש ביטון ולא יכול להצטרף אליי,

והאמין לי, היו אסטרטגיות. ב"שומר חומות" העברתי את הקליניקה שלי מנתיב העשרה, בשיא התופת, למתן. פרסמתי סביב כל היישובים באזור. מכפר סבא, אפילו מג'לג'וליה הגיעו אליי. והצלחתי לרכז עבודה לחמישה-שישה ימים. העברתי את מיטת הטיפולים שלי, את המכשור שלי, את החומרים שלי.

כבודו, אחרי מספר ימים, את אותו הכסף שהרווחתי, כדי לא להיות בגירעון, נאלצתי לשלם למע"מ. באמת, כאילו, כמה אפשר? אני על סף קריסה. כבר אין לי כלים.

אני קורסת. 50,000 החזרתי, מענקי קורונה. אמרתם לי לא לעבוד. לא עבדתי. לא קיבלתי אנשים בשושו. דיווחתי. הוצאתי חשבוניות. באתם אחרי זה: תחזירי את המענקים. 50,000 שקלים, לאימא לארבעה ילדים. עסק שלא מגלגל מיליונים בחודש. התאוששתי מהקורונה, החזרתי את המענקים. אני יכולה להמשיך?

החזרתי את המענקים. "שומר חומות", טיל קורנט ליד הבית שלי. חייל נהרג לי מול העיניים. הג'יפ עלה באש מול העיניים שלי. ואני לא פוסט-טראומתית. למה אני לא פוסט-טראומתית? כי אני חווה את זה כמה שנים. אבל לראות ג'יפ של חיילים בוער לי מול העיניים, האמינו לי, זה לא מחזה שאתם רוצים לראות. נמאס לנו.

אני רוצה את המגיע לי. אני תושבת מדינת ישראל. אני לא אזרחית סוג ב'. אני למדתי כל חיי. אני השקעתי בלימודים שלי, בעסק שלי, בחינוך של הבנים שלי. אני משקיעה על טיפולים נפשיים, ואני משקיעה כל כך הרבה זמן ושעות על כל מה שצריך בשביל להשתקם. אבל אני קורסת, ונמאס לי. ולתושבי נתיב העשרה נמאס. אנחנו לא יכולים יותר להמשיך במצב הזה. וברור לנו הרי שיהיו עוד מבצעים. אם זה לא החמאס, זה הג'יהאד. אם זה לא הג'יהאד, זה כזה. אי-אפשר. מזל"ט כל היום באוויר. התרעת צבע אדום.

אני הולך לקיים דיון על נתיב העשרה. תן לי שנייה, רק לסיים את דבריי.

בבקשה. אני אוהבת את מדינת ישראל.

עזרו לי, בבקשה, להישאר פה עם הבנים שלי.

אימא שלי ציונית, הגיעה מצרפת. חוותה אנטישמיות בפריז. ועלתה לפה לבד. היא הפסידה את הכול בחיים שלה את בעלה, את המשפחה,

הכול בשביל להגשים את החלום הציוני. תנו לי להמשיך את החלום הזה. אל תיתנו לי לקרוס. תעזרו לי ולתושבי נתיב העשרה ועוטף עזה. תעזרו לנו לקבל את מה שמגיע לנו. אנחנו לא מבקשים נדבות. אנחנו רוצים את מה שמגיע לנו. אנחנו משלמים מיסים, מע"מ, ביטוח לאומי,

אין שום סיבה שלא נקבל את הזכויות. תודה רבה.

אני מודה לך. אנחנו נקיים את הדיון הזה. הדברים שלך לא הלכו לריק. אנחנו נקיים את הדיון הזה. אני חושב שאין מישהו במדינה שחושב שאת לא צודקת, שצריך לעזור לכם.

אנחנו גם מתקדמים עם העניין של הפיצוי וכל מה שנלווה לעניין. אבל מה שאת העלית, העלית מזווית לא שונה, אבל מהזווית הזו של המצב האנושי של מה שקורה, גם עם ההורים וגם עם הילדים.

אנחנו נקיים על זה דיון. נראה עוד איך אנחנו עושים את זה, אבל אני הולך לקיים את הדיון הזה. נירה שפק, בבקשה. תודה, כבוד היושב-ראש. מה, יש לנירה פה פריווילגיה.

אמרת לי שאני אתן לה פריווילגיה.

כי מגיעה לה גם. נירה, אבל בקצרה. כן, כן. אני רוצה להגיע לתכלס כי הולכים להקראה של התקנה, ודברים שלא יסוכמו כאן לא יהיו. אז אני רוצה לומר כמה דברים באמת בראשי פרקים. קודם כול, אזור התעשייה אשקלון. אזור התעשייה אשקלון, אנחנו כל פעם מעלים את זה, מי שמכיר את המפה של - - - רגע, אתה יכול לחזור עוד פעם על זה? אני רק אגיד משפט. רגע, שנייה, שנייה. אני אסביר את המיקום.

יש כאן את חוף אשקלון. ליד קיבוץ גברעם יש אזור תעשייה ומסביב לו, הוא מובלעת בתוך אשקלון. מצאו נקודה אחת בתוך כל אשקלון שהיא בתוך השבעה קילומטר, ואז זה בעצם מכניס את כל אשקלון. זאת אומרת, אם לי יש עסק - - - לא כל אשקלון.

רגע, רגע.

אל תפריעו לי, בבקשה.

אם שם זה עזה, אני - - - אתה שם. נירה, הבנו. אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים. וגם אם אתה חותך את השבעה עד 40 קילומטר, לא מופיע אזור התעשייה אשקלון. תודה רבה.

אמיר, תאמר, בבקשה, עוד הפעם לגבי הנושא הזה.

הנושא של אזור התעשייה הדרומי אשקלון עלה כבר בצוק איתן.

שניים או שלושה רחובות הראשונים נמצאים באפס עד שבעה קילומטרים, כי תמיד אנחנו תוחמים את המרחקים, גם אפס עד שבעה ושבעה עד 40, גם לפי היישובים וגם לפי קו הגבול. אם יישוב אחד נפל והוא נמצא בגבול, אז עלתה הבעיה, שלא יכול להיות שמצד אחד מפצים מישהו במסלול אדום, כי הוא באפס עד שבעה בתוך אותו אזור תעשייה. ואז בצוק איתן הוחלט, בגלל שחלק נמצא בפנים וחלק לא, להכניס את אזור התעשייה אשקלון כמקשה אחת, כי בסופו של דבר זה אזור אחד וכולו נכנס לאפס עד שבעה קילומטר. אזור התעשייה שדיברה עליו נירה, ביקשתם ממני לבדוק את זה בפעם הקודמת, ב"שומר חומות" עוד. בדקנו את זה עוד לפני "שומר חומות",

וגילינו שהמרחק הוא 7.8 קילומטר. דיברתי על זה עם המנכ"ל של אזור התעשייה. הוא 7.8 קילומטר. אין לו חלק מהעסקים שנמצאים בתוך השבעה שאפשר לבוא ולהגדיר את כולם כמקשה אחת. וזאת הייתה הסיבה. קשה לנו מאוד לחרוג עם המרחקים של החקיקה הזאת. אנחנו עשינו את הטבות המס ביישובים אז במועצות האזוריות שבהן לחלק היה מגיע ולחלק לא. אנחנו הכנסנו את כל המועצה האזורית לאותו תחום. המציאות היא מציאות בלתי אפשרית, מכיוון שנמצאים באותו אזור תעשייה. חלק מהם בפנים וחלק מהם בחוץ. זה מצב שהוא אנומלי. הרי אם אזור התעשייה היה באשקלון, ולא בחוף אשקלון, כולם היו בפנים. כאילו הם סובלים מאיזשהו ולכן אני חושבת - - - אמיר. אדוני, חייב להרחיב את הטווח.

להרחיב את הטווח זה עוד דיון. זה לא דיון של עכשיו, בגלל שהדיון הוא על תקנות.

אבל בסוף יש לזכור שמה שתיארה הגברת כאן מכפר עזה, ככה נראים החיים של אנשים שם.

והגיע הזמן שהממשלה תיקח אחריות עליהם. אני אגיד לך, צריך להרחיב את הטווח לפני שהחמאס ירחיב לנו את הטווח.

כי בסופו של דבר אנחנו מגיעים למקום הזה.

כבוד היושב-ראש, בנושא הזה אני מבקשת לסכם ולהחריג להכניס אותו.

אבל הטווח - - - תודה, תודה, רבותיי. רגע, שנייה. אמיר, אני מבקש לבדוק את זה עוד פעם. זה איפה ואיפה. זה כאילו העדפה. זה אזרחי וכולם סובלים, לא משנה אם זה בשדרות או באשקלון. בניגוד למה שהיה בפעמים קודמות, שבאמת בדקתם את זה, ואני מקבל את התשובה. התשובה מובנת, ואני מבקש להיות עם ראש גדול יותר. אנחנו התלבטנו בשאלות מהסוג הזה בכל מיני חוקים אחרים והלכנו, לפחות באופן זמני, לפתרונות, שהפתרונות לא יעשו אפליה בין הקבוצות השונות. אני מבקש שוב לבדוק את זה מחדש באופן שונה ממה שנבדק עד עכשיו. לא לבוא ולהגיד שזה 7.8 קילומטר, אלא האזור, כל האזור הזה נמצא בטווח. אז צריך שכולם יהיו. אפשר לשמוע את התשובה לגבי העצמאים?

לשמוע את התשובה לגבי העצמאים? תכף.

הנושא השני שאני רוצה לדבר עליו הוא הנושא של תקצוב של סל מעוף. זה עלה כאן מהעצמאים. בסוף לא יכול להיות שיבקשו מהם כסף כדי להגיש. לכן אני מבקשת שיסוכם שיינתן תקציב למשרד הכלכלה,

את התושב או את התושבת זה לא מעניין כדי שיוכלו ללוות אותם, כי 50% מהם לא מגישים בגלל שהתהליך הוא סבוך. הנושא השלישי הוא הנושא - - - כמה נושאים יש? יש לי עוד שלושה. אני אעשה את זה קצר. הנושא השלישי הוא החקלאות. אמר צביקה כאן שתוך שבועיים יהיה.

אנחנו נעקוב אחר זה. יש לך יותר סבלנות מקושניר, אני חייב להגיד. יש לך יותר סבלנות מקושניר. הלו, הוא איתי עוד לפני שהייתי חברת כנסת. את מחאת המסעדנים הבאתי איתו.

אני רק משקף אותם. נירה, את יודעת שאני בעד. ברור שאני יודעת שאתה איתי. אתה גם סיכמת כאן, אני מזכירה, על המפעל בארז. כשהיה כאן אשר נעים בפעם שעברה, אמרת שאתה רוצה ליווי שלו באופן אישי. אני יודעת שמתבצע, אז גם להגיד דברים טובים. בנושא הזרעים אנחנו חייבים לעשות דיון ולבקש, בבקשה, שתסכם שזה יהיה בדיון על נתיב העשרה, כי הם מפסידים כאן מפעלים, חברות בין-לאומיות. עובדים זרים, החקלאות לא מתקיימת בלי עובדים זרים. הם נעלמים. בנתיב העשרה 50% מהם עזבו אחרי כל מבצע. אז מה עובדים זרים?

עובדים זרים בחקלאות. נו, מה את רוצה להגיד בזה? אני אומרת שאם יינתן מענה, מנגנון פיצוי לעובדים זרים, זה ישאיר אותם ולא ילכו למקומות אחרים, כי בסוף עובד זר בא ואמר: רגע,

לנתיב העשרה? מה ההצעה שלך? אנחנו הרי אמרנו שלא משלמים היטל על עובדים זרים בחקלאות. מה את אומרת?

אני אקצר את זה. בדיון ההוא נעשה.

רק עוד דבר אחד, שמאוד חשוב שנדבר עליו, הוא בנושא הגנים שהוזכר כאן.

שאלתי את אמיר, ואני רוצה גם שזה ייאמר פה לפרוטוקול, אמיר. הנושא של גנים ולידה עד שלוש בקיבוצים, אתה אמרת שהתקנה הזאת תקפה גם לקיבוצים. הקיבוצים חייבים לזכות, באותה תקנה כמובן, את המשפחות. על מה את מדברת? מעונות היום. אז מה הקיבוצים? לא הבנתי. למה לא על הקיבוצים? הקיבוצים זה אוטונומיה? לא הבנתי. אז אני מחדדת כאן, כי היו טענות.

רק עכשיו הם - - - אנחנו מחדדים. לא הפרידו אותם.

לא הפרדנו. גפני, זה לא הופרד. מה שאני אומרת זה רק חידוד מפניות של אנשים. ילדים בקיבוצים זה משהו שונה?

וצריך לעשות החזר להורים. אמיר, אני אשמח שתתייחס לזה ותגיד את זה.

וזהו. את השאר אני אגיד בדיון הבא.

אני רוצה להגיד לאמיר באמת תודה. מאז הדיון הראשון ועד היום, אין-ספור שיחות טלפון וישיבות והגעה, כולל ליווי של נחל עוז עכשיו. נמשיך לעקוב. במסגרת הפרגון גם נמשיך לעקוב. מה שאת אומרת הוא שרשות המיסים שינתה את פנייה. אני חושבת שזה תהליך. אבל אנחנו ממשיכים לעבוד. לא על הכול מסכימים. אבל כן, אני חייבת לומר שבכל שעה, גם ב-23:00 הוא עונה לי. לא עושה טובה לאף אחד. שמעתם? איזה קומפלימנטים. יוני דמרי מתנועת המושבים, אם אפשר, בקצרה. ואחרי זה אני רוצה גם תשובה לגבי הנושא של העצמאים, מה שהעלה רועי. יכול להיות שגם בזה אנחנו נצטרך לעשות חשיבה מחדש. זה הרי באמת לא יכול להיות שאנחנו מדברים על זה כל כך הרבה שנים, ושום דבר לא מתקדם. יש גם עדכון לגבי סינרג'י. זה לא בדיוק כמו שאנחנו חושבים.

יש החלטת ממשלה. היו צריכות לצאת תקנות שר האוצר, ואז לעבור לוועדת החוקה. מה זה תקנות שר האוצר? תקנות ראש הממשלה. ראש הממשלה.

אז אני אומר לך שלא יצאו תקנות להערות הציבור בגלל שהחשב הכללי כרגע אומר שזה לא בדיוק הוא רוצה לעשות שם שינויים, ועד עכשיו זה מתעכב. איפה לעשות שינויים? הייתה פה החלטה, ותפסיקו כבר לסחוב אותם. יושבים שם עובדים תושבי שדרות.

אחרי הישיבה אני הולך לדבר עם ראש הממשלה על הרפורמה המשפטית. אדוני, אי-אפשר לתת לזה ליפול בין הכיסאות. אני לא אגיע לראש הממשלה. אתה תגיע, אז תמסור לו את זה. מה אני אמסור לו?

על הרפורמה אמרתי. תשלח לו את גוטליב. היא כבר תביא לנו את התשובות.

תמסור לו שיבוא אלינו,

יוני דמרי, תנועת המושבים, בבקשה, בקצרה.

צוהריים טובים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אנחנו מייצרים פה מסלול ירוק לחקלאות. ולעומתו, יש את המסלול האדום. במסלול ירוק יכול וזכאי החקלאי לבחור ולקבל את הפיצוי דרכו. לעומתו, יש את המסלול האדום שהוא הוכחת נזק.

אבל עם הקומפלימנטים שניתנו לרשות המיסים, אני אהיה פחות מפרגן. עשינו יום אחד סיור עם החברים מרשות המיסים בתחום החקלאות. הלכנו לחקלאי, לקחנו אותו כדוגמה, בואו נראה איך באמת התהליך הזה עובד, איך מוכיחים נזק,

עשינו שלוש שעות סיור. אני רוצה לומר שהיה שם משא ומתן קשה. אילצו את החקלאי לבוא ולומר: כן, לא נפגעתי,

נפגעתי פחות על אף שהוא נפגע הרבה יותר ממה שסוכם. יצאנו משם אחרי שלוש שעות עם סכום כסף מסוים שהוא זכאי לפיצוי.

מה זה אילצו?

אז נכון, נכון הלכת לרסס תחת אש? נכון, נכון גנבת עם העובד איזו חצי שעה עבודה? חברים, אנחנו לא רוצים שהחקלאים יעבדו תחת אש. אנחנו רוצים שהם ישבו בבית ויהיו רגועים, שאם מחר בבוקר הם לא מעבדים את החלקות שלהם, הם כן יקבלו את מה שמגיע להם. אוקיי?

סיימנו שלוש שעות. החלטנו יחד מה הסכום המקובל. בואו נשים בצד את העובדה שהחקלאי בא ואומר לי: קיבלתי 50% ממה שהייתי אמור לקבל.

זה מה שהחלטנו, זה מה שסוכם. הגיע הביתה. אחרי יומיים-שלושה, הוא מקבל טלפון: סליחה,

טעינו, מפחיתים לך 10,000 שקלים בפיצוי.

כי טעינו בחישוב. מישהו צריך לבוא, מישהו צריך להסביר. שמנו את זה בצד. גם את זה קיבלנו. נאמר לנו שם: אתם תקבלו את הפיצוי בתוך שלושה,

עד חמישה ימים. אנחנו מעל שלושה שבועות, הבן אדם לא קיבל פיצוי. עשיתי טלפון לפני שלושה ימים לחברינו מהחקלאות, נאמר לי: אל תדאג, יום, יומיים, הכסף ייכנס. הבוקר בדקתי שוב, הכסף לא נכנס. חברים, החקלאים הם לא הביורוקרטיים הכי הגדולים, במיוחד כשמדובר בחקלאים מושביים. יש להם עד מעל הראש בעשייה החקלאית. בואו נקל עליהם את הביורוקרטיה. בואו נסייע להם. בואו נראה בהם אנשים שבאים ליישב את הארץ, ליישב את הגבול, ולתת להם את מה שמגיע להם, לא הרבה מעבר. גם לא יותר ממה שמגיע להם. את מה שמגיע להם, בואו ניתן להם באמת בלי להיכנס להם לקרביים ולנסות להפוך אותם לאשמים.

בבקשה. מי משיב? אדוני, אפשר משפט לפני שהוא משיב?

חשוב לי רק לחדד. הרי תדונו בין שבעה ל-40 קילומטר. בסופו של יום, צריך לזכור שגם אם חלילה לא תחליטו לכלול אותם, חייבים לתת סל שירותים שם, אם זה פסיכולוגים ודברים שהם מעבר. אבל אני כולי תקווה שכן ייכנס, כי הם לא שונים מהקילומטר ו-40.

תודה רבה.

אז אני אתייחס.

לטווח אפס עד שבעה קילומטר, מה שחשוב לי להגיד הוא שבאמת כל המסלולים פתוחים. כדי להפחית את הביורוקרטיה ולאפשר למי שבוחר במסלולים הסטנדרטיים להגיש גם בלי עזרה במקצועית, אז אפשר להגיש גם במסלול שכר וגם במסלול ירידת מחזורים. מי שמגיש לפני הנוסחאות הכלליות, יכול לעשות את זה בצורה יחסית פשוטה. החבר'ה של אמיר גם היינו שם בביקור בשדרות וגם משתדלים לעזור לאנשים שמבקשים עזרה. לגבי הטווח של שבעה עד 40 קילומטר, אז מה שצריך לשים לב הוא שלהרבה מאוד ענפים אנחנו נותנים מענה בדרך של מסלול המחזורים.

כל בתי אוכל, מה שאנחנו קוראים גם מסעדות גם אולמות שמחה, למעשה זכאים לפיצוי במסלול של ירידת מחזורים, שזה מסלול הרבה יותר טוב ממה שנתנו בעבר גם ב"עלות השחר", שלמעשה מפצה אותם גם על אובדן הרווחים. כך גם לגבי ענפי התיירות וגם ענפי התעשייה. כל הענפים האלה גם אם הם עצמאים, גם אם הם יותר גדולים, יכולים לקבל פיצוי במסלול של ירידת המחזורים. בנוסף לזה, יש מסלול שכר, למי שיש לו ילדים על גיל 14 ונעדרו ממוסדות חינוך. כאן גם כן זכאים בכל הענפים, לרבות מסחר ושירותים. מירי, כולל פטור?

כולל עוסק פטור? אמרנו שכן, נכון? כן.

מי שיש לו ילדים. מעל שבעה קילומטר מקבלים גם שירותים?

מה שכרגע לא נמצא מעל שבעה קילומטר הוא באמת הנושא של מסחר ושירותים, מסלול המחזורים. זה לא קיים. ושוב, אנחנו הסברנו. אני רוצה תשובה על זה. אבל למה? התשובה היא שבדרך כלל בעולמות האלה של המסחר והשירותים, ברוב רובם של המקרים, למעט אני אומרת שוב בתי אוכל, ששם יש התייחסות מיוחדת, בדרך כלל, בתי העסק יכולים לפצות את עצמם, במיוחד כשאנחנו מדברים על אירועים לא מאוד מאוד ארוכים. הרבה מאוד פעמים או בדרך כלל, גם במתן שירותים, משרדים וכו', כשמדובר בהפסקה כזאת של חמישה ימים, ובחלק מהאזורים - - - אני לא מקבל את התשובה הזאת. אבל אם יש ירידה במחזור.

שחמישה ימים לא ישלמו לך משכורת, אם גם תדברי ככה. ומשרד של עורך דין שלא יכול להגיע בימים האלה לא נחשב? מעניין אותי שיבואו לעובדי הרשות המקומית ויגידו להם: חמישה ימים לא נשלם לכם משכורת.

נצטרך לקבל החלטה. עסקים שלמים באשקלון נסגרו וברחו מאשקלון. אני לא יודע מה זה מפצה את עצמו.

אם הוא, בגלל חמישה הימים האלה, ירד 20% במחזור? צריך לזכור ששבוע לפני המבצע גם היה ירי. הייתה סגירה של כבישים, נכון. היה ירי שבוע לפני כן.

בטח שהיה, מירי.

רגע. אבל לא שומעים כלום. אמיר, מה אמרת?

אני חייב לתת ככה נתונים. אני לפחות נמצא פה בערך משנת 2006, בכל המבצעים שהיו.

בכל המבצעים שהיו "חגורה שחורה", "עלות השחר", היו כל מיני מבצעים גם ב-2012, שהיה להם שם אחר, של חמישה ימים רצופים התקנות העיקריות שלנו קבעו כללים. תקנות שקיימות זה מסלול אדום לזכאים, לעסקים שהם ביישובי ספר. הם קבעו מספר כללים. הם אמרו שקודם כול שצריך להיות נזק מלחמה. הדבר השני, צריך לעמוד באיזושהי הפסקת פעילות. הפסקת פעילות באה מסיבה של עסקים שהנזק הוא

תיירות, לדוגמה. אם אני מתחיל אירוע גם של יום אחד ואני ביטלתי את הגעה שלי לצימר או לבית מלון, אז ביום הראשון שלי כבר נגרם לי נזק. באותו מוסך שהיה בבאר שבע, לדוגמה אני אקח את באר שבע כי אני באר שבעי, אז אני יכול להגיד את זה הייתה אזעקה אחת בכל המבצע בבאר שבע. גם אם אני אמור לתקן את האוטו שלי במוסך וקבעתי תור ליום רביעי,

אני לא לקחתי את האוטו שלי ונסעתי לתל אביב למוסך אחר. אני הגעתי ביום ראשון ותיקנתי את האוטו שלי. אם הייתי באולם אירועים ולא קיימתי את האירוע, אני יכול להסכים שאותו אולם אירועים - - - ומה לגבי מפיק אירועים שהיה צריך להיות לו אירוע, והסאונדמן והתקליטן וכל האנשים שהיו צריכים להיות באירוע? גם ימציא את האירוע מחדש? כן, אמיר, ימציא את האירוע מחדש?

הוא יבוא ויגיד: אה, לא היה, נחזיר את הגלגל אחורה, נעשה את האירוע? רועי, ברור.

כל פעם אותן דוגמאות. כל פעם אותם דברים. זה בדיוק מה שרוצים לפתור. לא את התקנות של 2006. היום אנחנו ב-2023 עם נזקים נפשיים מטורפים,

עסקים שלמים נסגרו באשקלון. עם כל הכבוד.

אז אנחנו תמיד בכל המבצעים, ברגע שהמבצע עבר את השבעה הימים, שזה הזמן הארוך ביותר שנדרש במסחר ובשירותים בחוק בתעשייה לא נדרש זמן הפסקת פעילות, במסחר ובשירותי שבוע; בתעשייה שלושה ימי הפסקת ייצור יש כללים בחוק. ברגע שזה עבר את השבעה הימים, אם זה היה המבצע הראשון שהכרנו בתקנות עם מחזורים, זה "עמוד ענן". הוא היה שמונה ימים ב-2012. זו הייתה פעם ראשונה שהכרנו בדבר הזה. ואז בכל המבצעים מאז ועד היום, לצערי, הם היו ארוכים והאזור חטף, ובסופו של דבר, במקרים האלה באנו ונתנו מסלול מחזורים. זו פעם ראשונה שהיה אירוע על הגבול, והוא די דומה אפילו, קצת יותר ארוך מ"עלות השחר". אני אסביר. ב"עלות השחר" היינו כאן. אפילו העסקים באפס עד שבעה קילומטר לא היו זכאים, במסחר ובשירותים, כי לא היה הפסקת פעילות גדולה. אמיר, אני לא מקבל את כל העניין הזה.

אני חושב שהמדינה שוגה בהתייחסות לעצמאים בכל המערכת, לא רק כאשר מגיע הנושא הזה של הפיצויים. גם בימים של שגרה לא מתייחסים נכון לעצמאים, וזה חלק גדול מהכלכלה הישראלית.

אמרנו את זה, והמציאות היא מציאות שחייבת להשתנות. אני יודע שאין לי מספיק כוח לעשות את זה. אבל אני מתכוון לדבר בממשלה. אי-אפשר להמשיך את המצב הזה כמות שהוא. והמצב הזה משליך גם על הפיצויים. מכיוון שאני מלווה את העניין עוד מ-2001 - - רק משפט. רק משפט. - - אני רוצה לקבוע שיש משהו, שאולי מעיד על חוזק ועל רצון לשמור על שגרה של מערכות הביטחון והממשל.

בהתחלה לא הייתה כוונה למגן מעונות יום ואחר כך לא למגן בתי ספר ולא למגן בתים ולא לייצר הגנה אקטיבית בנוסח כזה, בנוסח אחר, ולא לעשות חומה, לא לבצע את החומה, ולא לקחת אחריות על פינוי התושבים.

אני מבקש לראות את התמונה כולה. ואני יכול להבין מדוע יש צורך לגדר את הצורך לשפות. ולכן אני מחבר את זה לעניין העסקים. אנחנו חיים דור וכנראה הדור הבא לא יהיה יותר טוב, ואין ברירה, צריך לצלול ולהמשיך להרחיב את מוטת השליטה הזו והסיוע הזה.

אנחנו נצטרך לעשות את זה. ושאתם תעשו את זה גם כשתהיו בקואליציה. קדימה. אני אומר, קואליציה ואופוזיציה.

הגיע הזמן לשנות את המצב הזה. המצב הזה הוא לא בסדר. התייחסות לא נכונה, ולא רק לגבי הפיצויים. להקריא את התקנות. שמי לילי אור מרשות המיסים. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"ג 2023 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35, 36(א) ו-65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א 1961 (להלן,

ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: הוראת שעה לעניין נזק עקיף באזור המיוחד שאירע בתקופת הזכאות, יראו כאילו בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג 1973 (להלן התקנות העיקריות) כשאת מקריאה, תסבירי כבר, לילי. כשמדובר פה על תקופת הזכאות, תקופת הזכאות מוגדרת בהמשך. תקופת הזכאות תוגדר בסוף. בעצם היא מתייחסת לאפס עד שבעה קילומטר, זה 9 עד 15 במאי, ושבעה עד 40 קילומטרים זה 9 עד 13 במאי. תסבירו את ההבחנה שעשיתם. למה יש הבחנה של יומיים? באפס עד שבעה קילומטר, הנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף המשיכו גם ליום ראשון, בשעה 12:00. בדיון כאן בפעם האחרונה עלתה הבעיה של הרבה מהתושבים של באפס עד שבעה, שהופנו לאזורים מרוחקים יותר. והחזרה שלהם הייתה במהלך יום ראשון וחלקם אפילו ביום שני. אנחנו עשינו בדיקה בנושא הזה, וזה אכן בפועל קרה. בגלל זה הסכמנו להכניס גם את היום הזה כיום שכר, כי הם לא יכלו להגיע לעבודה עדיין. אז גם את יום שני הכנסנו למסלול השכר. ומבחינתנו, זה עונה באמת, היומיים האלה, התוספת. הלאה, הלאה, הלאה. את ראית איזה גודל התקנות? בטח.

בתקנה 1, במקום ההגדרה "שווי של נזק עקיף" נאמר: "אזור מיוחד" כל אחד מאלה, אשר מוכרז בזה יישוב ספר בתקופת הזכאות:

בדרך כלל, מה שהיינו עושים בתקנות אחרות הוא פשוט מצרפים מפה.

במקרה הזה לא הייתה מפה, ולכן יש רשימה של יישובים. רק לפי הרשימה.

אזור שבמרחק של בין 0 ל-7 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, או ביישוב מהיישובים המפורטים בתוספת הראשונה המצוי באזור א'; אזור שבמרחק העולה על 7 קילומטרים אך אינו עולה על 40 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, או ביישוב מהיישובים המפורטים בתוספת הראשונה המצוי באזורים ב' או ג'; "הוראה על סגירת מוסד חינוך" הוראה של פיקוד העורף על סגירת מוסד חינוך ברשות מקומית באזור מיוחד, שניתנה בתקופת הזכאות, "חוק מיסוי מקרקעין" חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג 1963, "חוק מס ערך מוסף" חוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1975, "מוסד ציבורי זכאי" מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2)(ב) לפקודה, שמתקיימים בו שני אלה: עיקר הכנסתו בשנת המס 2022, כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודה, לא הייתה מתמיכה, לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985, מתמיכה מאת רשות מקומית, או מתרומות (להלן, תמיכות ותרומות); עיקר הכנסתו בשנת המס 2022 כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודה, שלא מתמיכות ותרומות, הייתה ממכירת שירותים או מוצרים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה, תסבירי. שמי ישי פרלמן מרשות המיסים. "מוסד ציבורי זכאי" זה בעצם מוסד ציבורי שחלק גדול מהכנסה שלו היא ממסחר ומשירותים. מוסדות כאלה יכולים להיפגע גם במבצעים כאלה, ולכן הם יהיו זכאים בהמשך. מסחר ושירותים כולל בזה גם תקציבים שהוא מקבל מהמדינה?

עד כמה התקציב שהוא יכול לקבל מהמדינה? אם זה תקציב צבוע עבור פרויקט, לדוגמה, כל ילד אתה נותן חוג ואתה מקבל עליו סכום כסף, זה לא נקרא תקצוב. זה נקרא שירות. בגלל זה אנחנו קוראים לזה שירות, כן.

זה לא משנה כמה אחוזים?

אם זה תקצוב כללי, קחו סכום כללי, זה משהו אחר.

אם הוא למטרה מסוימת, לא משנה כמה הוא מקבל. אם זה מחושב לפי ילד, זה שירות. אפילו שהוא מגיע ל-50% ו-60%?

"מחזור עסקאות" מחזור עסקאות כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, למעט כל אחד מאלה: עסקאות שסעיפים 20 או 21 לחוק מס ערך מוסף חלים עליהן, מכר טובין או מתן שירות מאת עוסק לקרובו זולת אם אישר המנהל, לבקשת העוסק שהוא הקונה או מקבל השירות, כי לגבי רכישה או קבלת שירות כאמור מקרובו מתקיימים אותם מאפיינים המתקיימים לגבי מכר או שירות כאמור הניתן לעוסק מאדם שאינו קרובו, פיצוי ששולם לפי החוק, פה שיניתם את הנוסח שהיה, שחזר על עצמו, ההתייחסות לקרובו.

בעבר היה: "מכר טובין או מתן שירות מאת בעל מניות בחברה או שותף בשותפות בחברה שהוא בעל מניות בה או בשותפות שהוא שותף בה".

זה שונה באומיקרון, בחוק האומיקרון, בתקנות האחרונות שהגענו באומיקרון, כי אלה תקנות דומות. זה שונה כאן בוועדת הכספים. ולבקשת המייצגים גם אמרנו: בואו נראה את המכירה הזאת בין קרובו, בין חברה לחברה. אם זו מכירה רגילה, אז אנחנו נראה אותה. זו האשפרות שאושרה למנהל. זה היה כאן לבקשת ועדת הכספים לעשות את השינוי הזה, שהוא יהיה יותר מובהר. עשינו את זה באומיקרון, ואנחנו ממשיכים עם זה קדימה. "מס תשומות" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, "קרוב" כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, "שווי של נזק עקיף"

לפי בחירת הניזוק, ובלבד שנגרם כתוצאה מנזק מלחמה, מחמת אי-אפשרות לנצל נכסים כתוצאה ממלחמה או מחמת הפסקת פעילות כתוצאה ממלחמה: מסלול שכר עבודה, לעניין זה, "יום היעדרות בשל המצב הביטחוני" יום שבו לא עבד עובד בעבודתו אצל ניזוק בכל מקום שהוא בשל המצב הביטחוני, למעט יום שבו נעדר בשל מחלה,

חופשה שנתית,

או בשבת ובחג וביום שישי, למעט מי שעובד באופן רגיל בימים אלה, ואם העובד אינו מתגורר באזור שבין 0 ל-7 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, ובלבד שמתקיים בו גם אחד מאלה: תסבירו את הרישה, לפני "מתקיים בו". זה בעצם הפתיח שאנחנו חוזרים עליו בכל התקנות. המשמעות היא בעצם יום היעדרות שהוא לא יום היעדרות רגיל של העובד.

עובד שבאופן רגיל עובד בשבת, וכאן עבד בשבת ביום היעדרות. אם הוא לא היה במחלה, תאונה, חופשת מחלה לפני. ואני ממשיכה לתנאים הנוספים למי שלא מתגורר. הוא נעדר מעבודתו עקב הוראה של פיקוד העורף על סגירת מוסד החינוך שבו העובד מועסק או בשל איסור על התקהלות, הוא אדם עם מוגבלות כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, או שהוא הורה של אדם כאמור, שנעדר מעבודתו לצורך השגחה עליו (בפסקה זו,

ובלבד שמתקיימים לגבי האדם עם המוגבלות שני אלה: מוגבלותו ידועה למעסיק, או שהוא או ההורה,

המציא למעסיק אישור או תיעוד רפואי המעיד עליה; הוא אינו יכול להגיע למקום העבודה או לשהות בו, משום שמוגבלותו, או מוגבלות ילדו שעליו הוא משגיח, לפי העניין, מונעת ממנו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף בתקופת הזכאות, והכל בתנאי שמתקיימים התנאים הקבועים בפסקה (3)(א) ו-(ב), בשינויים המחויבים, את 3(א) ו-(ב) אנחנו מייד נראה לגבי הילדים. אבל תסבירו את כל הפסקאות קודם.

לגבי יום היעדרות, לילי הסבירה את הרישה של הסעיף. הוא מדבר גם על עסקים של אפס עד שבעה קילומטר. בעסקים אפס עד שבעה פשוט צריכים להיעדר בשל המצב הביטחוני. אין קשר לילדים ולבני זוג, אם הם נעדרו כן או לא מהעבודה. לגבי אדם עם מוגבלויות, אם הוא אדם עם מוגבלויות, זה גם על האדם עצמו עם מוגבלויות והוא לא היה יכול להגיע לעבודה או שהוא נאלץ לשמור על הילד שלו, אז אותו אדם יהיה זכאי. זה התנאי בעצם, מוגבלות מסוימת. וזה התנאי שהוא יהיה זכאי. בפעם הקודמת שינינו את הנוסח. היה על זה דיון בוועדה.

"מוגבלות או מוגבלות ילדו שעליו הוא משגיח, לפי העניין, ידועה למעסיק, או שהוא המציא למעסיק אישור או תיעוד רפואי המעיד עליה". שינינו ל"המעיד על מוגבלותו או על מוגבלות ילדו". יש את סעיף (ב) גם. יש לו שתי אפשרויות.

בסעיף (א) שינינו גם.

מוגבלותו. זה גם המוגבלות של הילד שעליו הוא משגיח. "או שהוא הורה של אדם כאמור" זה אותו דבר. לא. זה לא מה שכתוב. זה לא נאמר במפורש בנוסח שהובא. אני אוסיף את זה?

אז אנחנו נשנה את הנוסח בהתאם. (היו"ר ינון אזולאי, 11:27)

אז אני מתקנת: "מוגבלותו או מוגבלות ילדו שעליו הוא משגיח,

ידועה למעסיק".

וגם בהמשך: "המעיד על מוגבלותו או על מוגבלות ילדו" "או תיעוד רפואי המעיד על מוגבלותו או על מוגבלות ילדו".

בסדר גמור. אז אני ממשיכה לחלופה השלישית. הוא נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, עקב סגירת מוסד החינוך שבו לומד או שוהה הילד, ובלבד שמוסד החינוך מצוי באזור המיוחד, אף אם המוסד לא היה פעיל בתקופת הזכאות, והכול ובלבד שאין במקום העבודה של העובד או של בן זוגו מסגרת נאותה להשגחה על הילד, ומתקיים אחד מאלה: הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה עצמאי של הילד, בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו,

או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי, נבצר ממנו להשגיח על הילד, הוראות פסקה זו יחולו, לגבי עובד שהוא אומן, ואולם ההיעדרות של עובד כאמור תיחשב כיום היעדרות רק אם לא ניתן פיצוי לפי פסקה זו בעד אותו יום בשל יום היעדרות של הורהו של הילד, לפי העניין, לצורך השגחה על אותו ילד, לעניין זה, "אומן" הורה במשפחה שאושרה בידי מי ששר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך לשמש כמשפחת אומנה, "הורה עצמאי",

"מוסד חינוך" כהגדרתם בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו 2006, תסבירו. אתה צריך להשגיח על ילד כשמוסד החינוך היה סגור, ילד מתחת לגיל 14, ושהבן זוג שלך עבד. בעצם בן זוג אחד ששמר על הילד. אלה האפשרויות שיש כאן בתוך הסעיף. תראו, גם פה, בפסקה (3), בפעם הקודמת הייתה: "הוא נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו הנמצא עימו עקב הוראה על סגירת מוסד החינוך במקום מגוריו המצוי באזור המיוחד, אף אם המוסד לא היה פעיל בתקופה" - - - את זה הכנסנו בפעם הקודמת כי היה חג,

היה חג, ואז אמרתם לנו: רגע, מה זה משנה אם היה חג ובית הספר היה סגור? יכולתי להשאיר בחג בייביסיטר, אבל באירוע של טילים אנחנו לא יכולים. אז השארנו את זה. קיבלנו את מה שהוועדה אמרה.

יש כאן הרחבה שהיא דווקא לטובה. בסדר. אני ממשיכה. "מסלול שכר עבודה" לגבי ניזוק שאינו ניזוק המפורט בפסקאות (2) ו-(3) 500 שקלים חדשים לכל יום עבודה ששולם על ידי המעסיק בעד יום היעדרות של העובד בשל המצב הביטחוני (להלן בהגדרה זו שווי הנזק); לגבי ניזוק שהוא קיבוץ, שווי הנזק, מוכפל בסך כל ימי ההיעדרות בשל המצב הביטחוני ששולמו לעובד שאינו חבר קיבוץ, בתוספת שווי הנזק מוכפל בסך כל ימי ההיעדרות בשל המצב הביטחוני של חברי הקיבוץ העובדים בתעשייה,

בחקלאות או בתיירות בקיבוץ, ולמעט חברי הקיבוץ העוסקים במתן שירותים לחברי הקיבוץ עצמם, לגבי ניזוק שהוא מוסד ציבורי זכאי, השיעור המתקבל מחלוקת סכום הכנסתו לשנת הבסיס, כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודה, שלא מתמיכות ותרומות, בסכום הכנסתו האמורה, כולל תמיכות ותרומות, מוכפל בשווי הנזק ששילם בעד יום היעדרות של העובד בשל המצב הביטחוני,

"שנת הבסיס" כהגדרתה בפסקה (2), שעניינה מסלול מחזורים, בהגדרה "שווי של נזק עקיף"; אנחנו נגיע אליה. אני רוצה איזו הערה. אני חושב שאמרו פה על הקיבוצים, השירותים שניתנים לקיבוץ, שלא מפוצים. זה נכון לפעם, שנתנו שירותים בחינם או משהו כזה, שאמרתם שזה כאילו הצד השני של המשפחה. היום כבר הכול בשכר. אז אם בן אדם לא עובד, ובגלל זה הפסיד ימי עבודה, אז צריכים לפצות אותו גם שם. זה לא אותו דבר כמו שהיה פעם. אני מסכים איתכם שיש אולי עוד קיבוצים שיתופיים אחד,

שאתם יכולים להגיד, אבל בכל השאר זה כבר לא תופס. קודם כול, אם זה תלושי שכר, אז כמובן שהם בפנים. הסעיף בעצם מרחיב לכאלה שהם חברי הקיבוץ והם מתעסקים במסחר, בשירותים, בחקלאות, בתיירות. למרות שאין להם תלוש שכר, אז אנחנו גם רואים אותם כעובדים.

אני אומר שירותים. צריכים לתקן את זה פעם אחת ולתמיד. אתם פעם אמרתם וקיבלנו פעם שבחדר אוכל, אם אתה זוכר, או בקומונה ודברים כאלה, שזה כאילו שירות, זה הצד השני של השירות כאילו שיש מי שעושה במשפחה. היום זה כבר לא נכון. זה כמו שאני אלך למכבסה בעיר. זה בדיוק אותו דבר.

אנשים שעובדים, שגם אם אין להם תלוש חיצוני, אלא תלוש פנימי, ויש דברים כאלה, אתם צריכים לכבד את זה. חדר האוכל, אם אני עובד קיבוץ, אני שייך לקיבוץ. אני לא מקבל תלוש שכר, ואני מאכיל בעצם את כל חברי הקיבוץ, זה בדיוק כמו שאני מגיע הביתה.

זה אותו דבר. זה שירות שניתן במרוכז, במקום שהוא יינתן לכל אחד בבית הפרטי שלו.

תבוא אליי לקיבוץ. אתה ואני משלמים עבור האוכל. והוא מקבל משכורת. יש הסדרים לקיבוצים, בתלוש פנימי. משכורת זה בסדר. זה פנימי, זה לא תלוש חיצוני. ובגלל זה, הוא כבר צריך לקבל את זה. התושב משלם כסף על האוכל?

גם בבית אני משלם על הפרודוקטים. אבל זה לא קשור. אם אתה בא למסעדה, זה כמו מסעדה. העובד צריך לקבל, העובד.

אותו עובד היה נותן את השירות הזה בבית שלו. זה לא אותו דבר. תקשיב, לא קונה את הפרודוקטים. אני גם משלם על העבודה. אם אני בא לאכול בחדר האוכל, אני משלם על העבודה. זה כמו מסעדה בעיר או בדיוק כמו מכבסה בעיר. כמו שאתם עשיתם, בצדק, שבבתי ילדים, אם מחזירים להורים, גם בקיבוץ אפשר לקבל את הכסף. אני ביררתי את זה. את זה אמרתי לנירה, שבקיבוצים, בחלק, זה עובד.

וזה בסדר. אין שוני. ההבדל הגדול ממסעדה הוא שהמסעדה היא צד ג',

פה הקיבוץ הוא הבעל של אותו חדר אוכל, של אותה מכבסה. זה לא בדיוק אותו דבר. אבל אתה פוגע בעובד. אני לא פוגע בעובד, אבל זה השירות שניתן בתוך הקיבוץ.

תקשיב, זה בדיוק כמו מסעדה. זה לא בדיוק כמו מסעדה. בול. אני מבקש שהדבר הזה יגיע לדיון, כבוד יושב-ראש.

11:33) תראה, אני אשמח אחרי זה לשבת עם נציגים שלכם ולבדוק את זה לכל הפעמים הבאות. אם תשכנעו שנכון מה שאתה אומר, ואנחנו נציג גם את ההיבטים האחרים שהצגתי אותם עכשיו, אנחנו נבדוק את זה. בשביל לא לעכב פה אנחנו יודעים לדבר אחד עם השני אני מציע שתקבעו איתי, אני מוכן, לפגישה. אני אשמח. אם לא נגיע לעמק השווה, בסוף נלך מכות, אבל בסוף תהיה קבלה. אני מבקש שאם זה יהיה, שזה גם יהיה לפה, אם נספיק. אם זה ייקח חודשים, אז יהיה כבר לפעם הבאה.

אנחנו נשב מייד אחרי זה. אני ממשיכה. לגבי ניזוק שהכנסתו היא מעסק או ממשלח יד לפי סעיף 2(1) לפקודה (להלן, עובד עצמאי) שנעדר מעבודתו בשל המצב הביטחוני שמחזורו נפגע בשל היעדרות זו, שווי הנזק מוכפל במספר ימי ההיעדרות של העובד העצמאי בשל המצב הביטחוני, לעניין פסקאות (1) עד (4) לא עבד העובד האמור בחלק מיום העבודה, יהיה הנזק החלק היחסי משווי הנזק, שיחסו לכלל שווי הנזק הוא כיחס מספר השעות שבהן לא עבד העובד כאמור, לסך כל שעות העבודה הרגילות ביום של אותו עובד, ובלבד שמספר השעות שבהן לא עבד העובד גבוה משעה אחת, לעובד המועסק במשרה חלקית, יהיה הנזק החלק היחסי משווי הנזק שיחסו לכלל שווי הנזק הוא כיחס מספר שעות העבודה הרגילות ביום של אותו עובד, לסך כל שעות העבודה במשרה מלאה, זה חל רק לעניין הפסקאות (1) עד (4)?

יש פה הסבר על החישוב של העובד שלא עובד במשרה מלאה, איך בכל זאת מחשבים את הפיצוי. אוקיי. מסלול מחזורים, ובלבד שהנזק אירע באזור שבפסקה (1) להגדרת "אזור מיוחד" או שהנזק אירע לעסק בענף מזכה באזור שבפסקה (2) להגדרת "אזור מיוחד"; לעניין זה, "הכנסה בחודש מאי 2022" רגע, סליחה שאני קוטע אותך. אולי תסבירי את מה שהקראת בפסקה (2).

מסלול מחזורים בעצם פתוח לכל העוסקים שנמצאים בפסקה (1) להגדרת אזור המיוחד, שזה האפס עד שבעה

באזור (2), שזה שבעה עד 40 קילומטר, זה פתוח רק למי שהגדרנו - - - אבל היושב-ראש ביקש לתקן את זה. אני מקריאה את ההגדרות של שר האוצר הגדיר.

אבל היינו פה והיה

גם של היושב-ראש וגם של חברי הכנסת, לתקן את זה, שהאזור יוגדר, גם האזור של שבעה עד 40 קילומטר, לגבי נותני השירותים.

את זה כך. אני הבנתי את זה, ואני חושב שהוא אמר לכם את זה חד-משמעית, לא בנדמה ולא באולי. אין צורך לצעוק, רועי. לא. עוד פעם אתם - - - בני אדם כולנו. אני לא מצליח להבין. אני חושב אחרת. אבל בסופו של דבר, אנחנו מציגים את התקנות ששר האוצר שלנו בעצם הגיש. לנו אין סמכות לשנות תקנות שהוגשו מעבר לזה. ביקשו מאיתנו להקריא את התקנות הקיימות. אנחנו מקריאים את התקנות הקיימות שיש. אבל היושב-ראש, אני שמעתי, אמר לכם שלגבי הנושא של עצמאים, לגבי שבעה עד 40 קילומטר, הוא מבקש לתקן את זה. שמענו את זה כולם פה, ודיברו כל חברי הכנסת.

ברגע שאתה מקריא,

אתה מנצל את זה שהיושב-ראש לא פה?

אני הקראתי.

אז מה, היושב-ראש לא פה. אז זה לא מוסכם.

אז צריך להודיע שזה לא מוסכם.

הסברתי מה רשום.

אתה אומר שהסיכום היה בדיון הקודם.

לא בדיון הקודם. בדיון עכשיו. בדיון עכשיו. שהנושא של שבעה עד 40 קילומטר לגבי העצמאים יטופל, יתוקן. זה מה שנאמר על ידי כל חברי הכנסת. בסדר גמור.

להמשיך בהקראה?

"הכנסה בחודש מאי 2022" לגבי ניזוק שהוא מוסד ציבורי זכאי, סכום ההכנסה בחודש מאי 2022 שאושר לעניין זה בידי רואה חשבון או יועץ מס, ממכירת שירותים או מוצרים, שהתמורה בשלהם מתקבלת ממתן השירות או הספקת המוצר בפועל בחודש מאי 2022, לגבי ניזוק שבשנת 2022 הוא עוסק פטור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, סכום ההכנסה בחודש מאי 2022 שאושר לעניין זה בידי רואה חשבון או יועץ מס, בניכוי הכנסה שחל עליה חלק ה' לפקודה או חוק מיסוי מקרקעין, "הכנסה בשנת הבסיס" לגבי ניזוק שהוא מוסד ציבורי זכאי, סכום ההכנסה בשנת הבסיס כפי שדווחה בדוח שהגיש המוסד הציבורי הזכאי לפי סעיף 131 לפקודה, שהתקבלה ממכירת שירותים או מוצרים שהתמורה בשלהם מתקבלת באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה, מחולק במספר חודשי הפעילות בשנת הבסיס ומוכפל ב-12, לגבי ניזוק שבשנת הבסיס הוא עוסק פטור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף ולגבי ניזוק הרשום כעוסק אחד עם עוסק אחר לפי סעיף 56 לחוק מס ערך מוסף, סכום ההכנסה בשנת הבסיס כפי שדווחה בדוח שהגיש הניזוק לפי סעיף 131 לפקודה בניכוי הכנסה שחל עליה חלק ה' לפקודה או חוק מיסוי מקרקעין, מחולק במספר חודשי הפעילות בשנת הבסיס ומוכפל ב-12, "הפרש המחזורים" ההפרש החיובי שבין מחזור עסקאותיו של הניזוק בתקופת הבסיס, לבין מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות אך לא יותר ממגבלת הפרש המחזורים, - - זה בעצם תיבה חדשה: "אך לא יותר ממגבלת הפרש המחזורים", נכון? מה זאת אומרת תיבה חדשה? מאשר פעמים קודמות?

הוספנו הגדרה למגבלת הפרש המחזורים. אנחנו נגיע אליה בהמשך. זה בגלל שפיצלתם ויש אפשרות לתת גם וגם,

זה בגלל שהאירוע היה מאוד קצר, ואנחנו רוצים שיהיה הגיון בין ירידת המחזורים לאירוע הקצר, ולא שיהיה עסק שיוכיח שיש לו ירידה בין מאי 2022 למאי 2023 של 100%. אין הגיון שבשבעה עד 40 קילומטר, אני מדבר, תהיה ירידה של 100% בשלושה ימי פעילות. אבל אתה לוקח את זה לקיצון. אני רוצה להעיר כאן שבסוף, כשאתה משווה את זה רק לאותם ימים, בטח לעצמאים, יכול להיות שאת הנזק תראה אחרי, כי אם מישהו לא בא אליך ואתה לא סגרת דברים, זה כמו עצמאי שעושה מילואים, אז הוא מפסיד לא רק בימי המילואים, הוא מפסיד גם כשהוא חוזר, כי לא חיכו לו. לכן להגביל את זה אך ורק לימים האלה, אני חושבת שזה בעייתי. אתה יכול לא לדבר על חודש, אבל לא יכול להיות שזה יהיה אך ורק לימים אלה, כי הנזק הוא מתמשך גם אחרי. אני הייתי עצמאית. אתה יודע, אנשים שעשו את הדברים האלה יודעים. זה לא לשבת. אנחנו יודעים, לוקח לנו ימים להרים את עצמנו. רק חשוב לי להגיד שהמגבלה הזאת לא קיימת במסלול האדום. זה אומר שעסקים שנמצאים בטווח של אפס עד שבעה קילומטר לא חלה עליהם המגבלה.

אני מזכירה לך שאפילו בשער הנגב יש יישובים שהם מעבר לשבעה

ניקח את ברור חיל. ברור חיל הוא יישוב ספר. אז אני אומרת, אז הוא לא באפס עד שבעה קילומטר ברשימה שלך, וזה חל על העצמאים שם בדיוק כמו בכל מקום אחר.

המגבלה לא חלה על היישובים שמוגדרים כיישובי ספר.

אז גם בהרחבה,

לעצמאים, ואתה יודע מה זה עצמאים, להגביל את זה רק לחמישה הימים האלה, זה לא נכון. ואני פונה כאן ליושב-ראש, עצמאי אי-אפשר לספור אותו רק לפי הימים האלה. שכיר כן. עצמאי לא. לגמרי. אני ממשיכה. " - - ואם היה מחזור עסקאותיו של הניזוק כולל פעילות מכמה סניפים, יופחתו ממנו מחזורי העסקאות של הסניפים שאינם כלולים באזור המיוחד, ואם היה הניזוק רשום כעוסק אחד עם עוסק אחר לפי סעיף 56 לחוק מס ערך מוסף, יופחת מהמחזור המאוחד מחזורו של העוסק האחר, "מגבלת הפרש המחזורים" זו בדיוק התיבה ששאלת עליה. לעניין נזק שאירע באזור שבפסקה (1) להגדרת "אזור מיוחד" כלומר, באפס עד שבעה קילומטר. לגבי ניזוק המדווח בשיטה חד-חודשית, שבע חלקי שלושים ואחת כפול מחזור עסקאות בתקופת הבסיס, לגבי ניזוק המדווח בשיטה דו-חודשית, שבע חלקי שישים ואחת כפול מחזור עסקאות בתקופת הבסיס, תסבירי, בבקשה. יש כאן נוסחה, שלפיה אנחנו מחשבים את התקרה של הפיצוי של מסלול המחזורים. דברו ברמקול, בבקשה. לא שומעים. יש נוסחה שכך הם מחשבים. לעניין נזק שאירע באזור שבפסקה (2) להגדרת "אזור מיוחד" שוב, כאן אנחנו מדברים לא על האפס עד שבעה, אלא על השבעה עד 40. לגבי ניזוק המדווח בשיטה חד-חודשית, חמש חלקי שלושים ואחת כפול מחזור עסקאות בתקופת הבסיס, לגבי ניזוק המדווח בשיטה דו-חודשית חמש חלקי שישים ואחת כפול מחזור עסקאות בתקופת הבסיס,

כאן תראו שהמספר שבנוסחה השתנה, בגלל שתקופת הפיצוי היא שונה. "מוסד תרבות ופנאי" עסק בעל רישיון של עינוג ציבורי כהגדרתו בסעיף 3(ב) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968, "מחזור עסקאות בתקופת הבסיס" לגבי ניזוק המדווח בשיטה חד-חודשית, מחזור עסקאותיו של הניזוק בחודש מאי 2022 כפי שדווח לרשות המסים בישראל עד יום י"ז באייר התשפ"ג (8 במאי 2023); לגבי ניזוק המדווח בשיטה דו-חודשית, מחזור עסקאותיו של הניזוק בחודשים מאי ויוני 2022 כפי שדווח לרשות המסים בישראל עד יום י"ז באייר התשפ"ג (8 במאי 2023); עד כאן אנחנו בדיווחים הרגילים. עכשיו נעבור למי שבעצם נרשם במהלך התקופה. אחרי אולי "לגבי ניזוק המדווח על עסקאותיו"? כלומר, גם בפסקה (1) וגם בפסקה (2). אנחנו התחלנו מגרסה כזאת, וראינו שלאורך התקנות בעבר השימוש לא היה אחיד.

בהתייעצות עם משרד המשפטים, בכל המקומות שינינו ל"המדווח בשיטה"

אוקיי. על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), לגבי ניזוק שפתח את עסקו בתקופה שמיום א' באייר התשפ"ב (2 במאי 2022) עד יום ט' באייר התשפ"ג (30 באפריל 2023), והודיע לרשות המסים בישראל על פתיחת עסקו עד יום ט' באייר התשפ"ג (30 באפריל 2023) מחזור עסקאותיו מיום תחילת הפעילות עד סוף חודש אפריל 2023 כפי שדווח לרשות המסים מחולק במספר חודשי הפעילות ואם היה הניזוק כאמור מדווח בשיטה דו-חודשית, מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב-2, יש פה בעצם נוסחה לחישוב יחסי.

של עסק חדש שפתח במהלך התקופה. "מחזור עסקאות בתקופת הזכאות" לגבי ניזוק המדווח בשיטה חד-חודשית, מחזור עסקאותיו של הניזוק בחודש מאי 2023 כפי שדווח לרשות המסים בישראל, לגבי ניזוק המדווח בשיטה דו-חודשית, מחזור עסקאותיו של הניזוק בחודשים מאי ויוני 2023 כפי שדווח לרשות המסים בישראל, שינה הניזוק את שיטת הדיווח שלו מהשיטה שבה דיווח לגבי מחזור עסקאותיו בתקופה שהובאה בחשבון לצורך חישוב מחזור עסקאות בתקופת הבסיס, תיחשב שיטת הדיווח בכל מקרה שיטת דיווח דו-חודשית, זה גם לאולמות אירועים.

אז אולי תסבירו רגע? הוצגה כאן בעיה שבשנת 2022, תקופת העומר הייתה יותר ארוכה והיו פחות ימי פעילות, ובעצם תקופת הבסיס לכל מדווחי חד-חודשי היא נמוכה, ובשנת 2023 היו צריכים להיות יותר ימי עבודה. הפתרון שהוצע על ידי הארגון הוא שבעצם נכניס גם את חודש יוני. זה נותן להם פתרון. אז גם אם אתה מדווח חד-חודשי, נראה אותך כאילו אתה מדווח דו-חודשי ותוכל להגיש מאי-יוני מול מאי-יוני. זה הפתרון שנדרש. אנחנו נראה גם הגדרה מדויקת לזה בהמשך. אז זה מסתנכרן, למשל, עם התאריך העברי בעצם.

זה מה שביקשו, וקיבלנו את הטענות. סליחה. בהשוואה לנוסחים קודמים, חסרה פה פסקה שמדברת על: "בלבד שלגבי ניזוק שחלה עליו תקנה 7(א)(6) לתקנות מס ערך מוסף" - - - זו תקנה שנכנסה מ-2009, פעם ראשונה שהתקנו תקנות כאלה. זו תקנה לגבי נותני שירותים שנתנו שירות עכשיו והוציאו חשבונית בעתיד. ראינו שמעולם לא השתמשנו בסעיף הזה מ-2009.

אנחנו לא יכולים לאתר את זה בכלל. זה משהו שאמור לפגוע בניזוק. אז אם אנחנו נגלה דבר כזה, ואין לנו דרך לאתר את הדברים, החלטנו להוריד מה שמיותר. "מחזור עסקאות בשנת הבסיס" מחזור עסקאות כפי שדווח לרשות המסים בישראל על פי דין לגבי שנת הבסיס, מחולק במספר חודשי הפעילות בשנת הבסיס ומוכפל ב-12, "מסלול מחזורים" לגבי ניזוק שאינו ניזוק המפורט בפסקה (2) סכום הפרש המחזורים מוכפל במשלים ההוצאה הנחסכת,

רגע, רגע, לילי. חכי רגע. נעבור על זה. כן, הלאה. לגבי ניזוק שהוא מוסד ציבורי זכאי ולגבי ניזוק שבשנת המס 2022 או 2023 הוא עוסק פטור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, ההפרש החיובי שבין ההכנסה בחודש מאי 2022, לבין סכום הכנסתו בחודש מאי 2023, מוכפל במשלים ההוצאה הנחסכת, והכול לא יותר מ-400,000 שקלים חדשים, ובלבד שבכל מקרה שילם שכר לעובדיו בעד יום היעדרות בשל המצב הביטחוני, אז כאן יש את החישוב הבסיס עם מגבלה של 400,000 והתנאי של תשלום שכר. סליחה, רגע, לילי. אני חוזרת פה רק, כי ככה פספסנו את העניין של מגבלת הפרש המחזורים. למה בעצם הגבלתם? בהגדרה של "הפרש מחזורים" למה "אך לא יותר ממגבלת הפרש המחזורים"? הסברתי את זה מקודם. אני אסביר את זה שוב. בסופו של דבר, לשמחתנו, מדובר באירוע יחסית קצר מבחינת ימי עבודה. בשבעה עד 40 קילומטר זה ארבעה ימי, משלישי עד שישי. בדרך כלל, רוב העסקים לא עובדים בשבת. ובסופו של דבר, רצינו שלירידת המחזורים תהיה קורלציה בעצם לתקופה של הסגר, ולא לראות ירידות, ואנחנו רואים את זה במקרים אחרים, של ירידה פתאום של 100% מאי מול מאי או 80%, שאין בזה הגיון, שבארבעה ימי עבודה ירדתי בכל המחזורים שלי. אז הכנסנו משהו שהוא עצם, בגלל האירוע הקצר ובמגבלת פיצוי, כדי לגדר את הרמה של הנזק. רגע, על איזו פסקה אתה מדבר? חזרנו אחורה עכשיו להגדרה של "הפרש המחזורים". לא היינו, אז הם מסבירים שוב.

המגבלה היא 400,000 שקל? המגבלה היא 400,000. אבל הם שאלו על המגבלה שהקראנו קודם, של שבע חלקי 31. אז צריך לחזור לזה, ל"מסלול מחזורים".

תמשיך, אמיר. ההסבר הוא מה שהסברתי. בעצם אנחנו רוצים לראות שלירידה יש קורלציה לאורך המבצע ויש לה קשר ישיר לאורך המבצע, ואנחנו לא רואים ירידות ארוכות, במיוחד באירוע כזה קצר. אז הגבלנו את ירידת המחזורים לאורך המבצע, לימים של המבצע. אם זה בשבעה עד 40 קילומטר, אז זה חמישה ימים חלקי 31, אם אתה מדווח חד-חודשי. זו הירידה שיכולה להיות, המקסימלית. בסופו של דבר, היו כאן ארבעה ימי עבודה. ביום שבת רוב העסקים לא עובדים, לשמחתנו. זאת המגבלה בעצם שיצרנו, שהיא חדשה יחסית, בגלל האירוע הקצר.

אני מזכירה לך שאתה לא יכול לתת בדיעבד. שבוע קודם היה יום ירי, ואתה כאילו מתעלם ממנו. אמרנו הרי, אי-אפשר לתת על אחד אחד. שבוע קודם היה ירי שהעסקים לא עבדו.

הירי שהיה שבוע קודם היה רק באפס עד שבעה קילומטר. מי שהולך למסלולים האדומים, שהוא זכאי לפי האפס עד שבעה קילומטר, אין לו מגבלת פיצוי. זה היה גם לאשקלון, לא רק לאפס עד שבעה קילומטר.

"מסלול מחזורים". הוא לא היה - - - הוא היה גם לאשקלון.

"מסלול מחזורים". לגבי "מסלול המחזורים", אפילו עוד פסקה קודם לכן, לגבי חומרי גלם שהתקלקלו. חומרי גלם שהתקלקלו, נתנו את זה במבצע הקודם כשלא היה "מסלול מחזורים" בכלל. אז אמרנו: נפצה את העובד וניתן. בגלל שהעסקים האלה היו מוכנים, זה היה בדיוק לפני שבת והיה סיכום שעובדים בשבת והיו להם חומרי גלם,

ברגע שהם מקבלים את ירידה המחזורים, את ההפסד כולו, הוא כולל בתוכו גם את כל החומרים שהתקלקלו, ואין צורך לתת את התוספת שנתנו רק כשיש "מסלול שכר". זה ההבדל מ"מגן וחץ" ל"עלות השחר" שהיה שלושה ימים, ששם החלטנו לא תת מחזורים. אז רק נתנו את הפיצוי הנוסף רק על חומרי הגלם, שהפעם אין צורך בו. ולגבי "מסלול המחזורים" היה פה איזה דיון שהתקיים בנושא הזה? לא אמרו לי. אמר רועי שלא היה דיון כאן בוועדה. לא. היה דיון בוועדה לגבי שבעה עד 40 קילומטר, שרשות המיסים תיתן מענה. זה היה קונצנזוס של כל חברי הכנסת, לגבי נותני שירותים שנפגעו חמישה ימים, אני חושב שגם אפילו יותר. הם צריכים לקבל פיצוי. אי-אפשר להשאיר אותם כרגע באוויר. אני לא מבין איזה אומץ יש לבוא, להסתכל בלבן של העיניים.

הבנו. עשינו תיקון בעקבות ההערות של הוועדה. מה התיקון. עשינו תיקון בשבוע שעבר, והוספנו את "מסלול שכר"

יותר בקול. בעקבות ההערות של הוועדה, הוספנו ב"מסלול שכר", שגם העצמאי יוכל לקבל.

אם יש לו גם יום שהוא לא עבד, הוא גם יכול לקבל את "מסלול שכר" על עצמו. ואם אין לו ילדים? רגע. אני באמצע משפט, נכון? שבעצם זו תוספת שלא הייתה בדיון הקודם. אנחנו הוספנו את זה בעקבות ההערות בוועדה.

נותן פתרון, שהוא פתרון שגם אנחנו יכולים לחיות, שהוא פתרון טוב, שהוא פתרון מספק. ובלי ילדים? זהו, שהוא יספוג את זה, אדוני.

בלי ילדים, זה לפי מה שאמרנו קודם, הקריטריונים. למעט המסחר והשירותים, יש מענה של ירידת מחזורים. הלאה.

הגענו קודם בהקראה ל"משלים ההוצאה הנחסכת". אז אני ממשיכה משם, אם אין עוד שאלות.

"משלים ההוצאה הנחסכת" התוצאה המתקבלת מהפחתת שיעור ההוצאה הנחסכת, לפי העניין,

ובלבד שאם היא נמוכה מאפס היא תחשב כאפס, ולגבי מי שעיסוקו במסחר סיטונאי או קמעונאי בדלק לא יותר מ-7.5%; - - רגע, "מסלול מחזורים" קראת?

מה, כל כך הרבה הספקתם?

" והכול לא יותר מ-400,000 שקלים חדשים". ב-2021 זה היה 1,500,000. הסברתם את השינוי? לאורך המבצע. אורך המבצע משפיע על הפיצוי. כמה אורך המבצע פעם הקודמת היה? 12 ימים. 12. חילקתם את זה פחות או יותר? פחות, פחות. תעשה חישוב לבד.

פחות או יותר. השאלה היא מה פחות. אם את לא זוכרת, זה פחות.

כשהאוצר בא עם משהו טוב, הוא זוכר. כשהוא בא עם משהו פחות טוב, הוא לא זוכר. אולי זה פחות מע"מ. כן.

הרב גפני, הם בודקים אם זה פחות או יותר ממה שהיה פעם שעברה. באופן פרופורציוני, זה פחות ליום.

זה יותר נמוך באופן יחסי. למה? הם יכולים לשנות את זה. אני אגיד. כשאנחנו נכנסנו לדבר הזה, זה היה מבחינתנו הרי זה לא המסלול האדום, זה רק המסלולים הירוקים. יש גם פרופורציה לכמות האזעקות שהיו בכל האזורים האלה. בבאר שבע, אני אתן דוגמה, הייתה אזעקה אחת. באשדוד הייתה אזעקה אחת. אז הפרופורציה בין האירועים של "שומר חומות", שהיה כאן אירוע אני מטפל בקרן פיצויים מ-2003 הוא היה אפילו יותר אגרסיבי. במלחמת לבנון השנייה הייתה כמות טילים מטורפת על כל האזור הזה. וזו הייתה הפרופורציה. ראינו שזה לא אותו דבר. לשמחתנו, זה לא היה בדיוק באותה רמת אירוע,

וזה היה השיקול שלנו ל-400,000. אבל הנזק הוא נזק.

כשיש לך כל עשר דקות אזעקה וכשיש אזעקה פעם בארבעה ימים,

ברמת - - - אבל הכוננות היא אותה כוננות. לא הבנתי. אבל אשקלון זה לא אותו דבר. אשקלון זה לא אותו דבר. רגע, רגע, רגע. אם אני נמצא עכשיו במצב של כוננות, אז זה לא משנה אם הוא יהיה יום אחד. אם ביום ראשון לא היה לי אזעקה. ביום השני, אני מרגיש, אנשים הרגישו ויחסית - - - אני אגיד לך. אני גר באשדוד, בסדר? והילד שלי ביום הראשון עוד ירד. ביום השני הוא לא ירד והיה מתח כזה. אתה לא יודע, וכל הזמן הוא ככה,

תשמע, אם זה לא משהו גדול, בוא, דבר.

יש לנו כותרת - - - שאלת למה עשינו את זה בצורה הזאת. הסברתי. - - - אפשר לעשות - - - 625,000 זה - - - בסדר.

אם זה היה 625,000 תעלו את זה בלי עזבו אתכם.

650,000 - - - בסדר. תעלו את זה.

על איזה סכום? אני גם לא הבנתי את זה. 650,000 במקום 400,000. 650,000? אמיר, 650,000? אמיר, אמיר, הוועדה מבקשת שתעלו את זה. מירי, תעשי כן עם הראש. היא עשתה. היא עשתה עם הראש. מעולה. הסכום של 625,000, שנותן אותו יחס, מקובל על חברי הוועדה? אם זה היחס, אנחנו לא מבקשים יותר.

כי הוא אמר מקודם 650,000, 625,000. אז אנחנו מעלים את הסכום ל-625,000.

רגע, רגע, רגע, רגע.

בבקשה, את מה שאת אומרת: לא כולם שומעים, את מה שאת אומרת: כן אני רוצה גם שכולם ישמעו.

אז אמרתי שבהמשך להערות שנשמעו כאן, הסכום המירבי יעלה ל-625,000 שקלים.

עם ההצמדה למדד, זה 650,000. נכון. הלאה.

אתה צודק. על 650,000?

הלאה. רק שתבינו שזה לא בדיוק "פחות או יותר"; זה פחות או פחות.

כי הם התחילו ב-400,000. הלאה, כן. הלאה, תמשיכי, בבקשה. זה סתם. אתם גם ככה לא תשלמו את הכול. משלמים הרבה ומהר. מקובל עליכם 625,000, לאור העובדה שגם יש פערים בהצטברות של הנזק?

זה מה שהיה בפעם הקודמת. אנחנו משאירים את זה באותו יחס כמו פעם הקודמת. חמש חלקי 12 כפול 1,500,000 זה 625,000. בסדר.

אני ממשיכה איפה שהיינו, באמצע ההגדרה. "- - או שיעור אחר שקבע המנהל במקרים שבהם שוכנע כי שיעור ההוצאה - - - רגע,

תתחילי מ"משלים ההוצאה הנחסכת".

"משלים ההוצאה הנחסכת" התוצאה המתקבלת מהפחתת שיעור ההוצאה הנחסכת, לפי העניין,

ובלבד שאם היא נמוכה מאפס היא תחשב כאפס, ולגבי מי שעיסוקו במסחר סיטונאי או קמעונאי בדלק לא יותר מ-7.5%; או שיעור אחר שקבע המנהל במקרים שבהם שוכנע כי שיעור ההוצאה הנחסכת אינו משקף את ההוצאות שנחסכות במקרה של אי-הפעלת עסק מסוג עיסוקו של הניזוק, "ניזוק המדווח בשיטה דו-חודשית" לרבות עוסק שנגרם לו נזק בשל אי אפשרות לנצל - - - זו ההגדרה החדשה עכשיו,

זאת ההגדרה החדשה. מירי הסבירה עליה קודם, אבל אני אחזור.

" - - -לרבות עוסק שנגרם לו נזק בשל אי אפשרות לנצל נכסים באולם שמחות או בגן אירועים, אף אם בפועל הוא מדווח בשיטה חד-חודשית, בעצם כאן, כדי לאפשר את הפיצוי כפי שסוכם מול האולמות וכו', הכנסנו הגדרה חדשה. איפה הוא? קרויזר, שמעת? גם האולמות נכנסו.

הכנסנו הגדרה חדשה שמאפשרת להם לדווח כאילו שהם עסק בשיטה דו-חודשית, גם אם בפועל הם מדווחים בשיטה חד-חודשית ולא דו-חודשית. בגלל העניין של התאריך.

"סכום הוצאות השכר הנחסכות" סכום השכר הקובע לתקופת הזכאות בעבור כלל העובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום, שפוטרו או שעבודתם הופסקה בדרך אחרת, מוכפל במספר הקובע,

לעניין זה, "המספר הקובע" לגבי ניזוק שהוא עוסק המדווח לרשות המסים בטופס 102 בשיטה דו-חודשית, 6, זה בהכרח בטופס 102? כי בעבר היה "על מחזור עסקאותיו", "המדווח על מחזור עסקאותיו".

מה שהיה בעבר היה טעות בחקיקה. טוב. בעל עסק גם אפשר? בעל העסק,

אז הוא לא מוציא תלוש שכר.

רק אם הוא חברה והוא בעל מניות. אבל הוא כן יכול להגיש. הוא יכול להגיש לפי 500 שקלים. לגבי ניזוק אחר - 12, "סכום השכר הקובע לתקופת הזכאות" אחד מאלה,

ובלבד שהוא סכום חיובי, לגבי ניזוק כאמור בפסקה (1) או (2) כלומר, חד-חודשי או דו-חודשית. להגדרת "מחזור עסקאות בתקופת הבסיס" סכום השווה לשכר העבודה ששולם בתקופה שהובאה בחשבון לצורך חישוב מחזור עסקאות בתקופת הבסיס כפי שדווח לרשות המסים בטופס 102, בהפחתת השכר כאמור אשר שולם בתקופה שהובאה בחשבון לצורך חישוב מחזור העסקאות בתקופת הזכאות, והתוצאה המתקבלת מוכפלת ב-1.25, לגבי ניזוק כאמור בפסקה (3) להגדרת "מחזור עסקאות בתקופת הבסיס" כאן זה מי שפתח במהלך התקופה. סכום השווה לשכר העבודה הממוצע בתקופת הבסיס כפי שדווח לרשות המסים בטופס 102, בהפחתת השכר כאמור אשר שולם בתקופה שהובאה בחשבון לצורך חישוב מחזור העסקאות בתקופת הזכאות, והתוצאה המתקבלת מוכפלת ב-1.25, לעניין זה, "שכר העבודה הממוצע בתקופת הבסיס" שכר העבודה ששולם בתקופה שהובאה בחשבון לצורך חישוב מחזור עסקאות בתקופת הבסיס, מחולק במספר חודשי הפעילות שלו באותה תקופה, ואם היה הניזוק כאמור מדווח בשיטה דו-חודשית, מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב-2, לגבי ניזוק שהוא מוסד ציבורי זכאי, סכום השווה לשכר העבודה השנתי הממוצע בתקופת הבסיס כפי שדווח לרשות המסים בטופס 102, בהפחתת השכר כאמור אשר שולם בתקופה שהובאה בחשבון לצורך חישוב מחזור העסקאות בתקופת הזכאות, והתוצאה המתקבלת מוכפלת ב-1.25, לעניין זה, "שכר העבודה השנתי הממוצע בתקופת הבסיס" שכר העבודה ששולם בשנת הבסיס, מחולק במספר חודשי הפעילות שלו באותה תקופה,

אחד הענפים המפורטים להלן, ולמעט מסחר ושירותים: השתמשנו קודם במונח "ענף מזכה" לצורך מסלול מחזורים. חקלאות, בתי מלון,

בית מרגוע, בית הארחה, אתר תיירות, תעשיה, אולם שמחות, גן אירועים או מוסד תרבות ופנאי, בתי אוכל, "ציוד" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, "שיעור ההוצאה הנחסכת" לגבי ניזוק שאינו ניזוק המפורט בפסקאות (2) עד (4) סך כל התשומות השוטפות בשנת הבסיס, מחולק במחזור העסקאות של הניזוק בשנת הבסיס ומוכפל ב-0.85 ובתוספת סכום הוצאות השכר הנחסכות מחולק במחזור העסקאות של הניזוק בתקופה האמורה, לגבי ניזוק שהוא מוסד ציבורי זכאי, ההוצאות הקשורות למכירות בשנת הבסיס, מחולק בסך הכנסתו בשנת הבסיס, ובתוספת סכום הוצאות השכר הנחסכות מחולק בסכום ההכנסה בשנת הבסיס, לעניין זה, "ההוצאות הקשורות למכירות בשנת הבסיס" סך כל ההוצאות הקשורות למכירת שירותים או מוצרים המסופקים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה שהוצאו בשנת הבסיס, מחולק במספר חודשי הפעילות בשנת הבסיס ומוכפל ב-12, תסבירי.

את יכולה,

גם להרחיב לגבי הענף המזכה, כי זו גם הגדרה חדשה שלא הייתה במקור. הענף המזכה הוא בעצם ענפים בשבעה עד 40 קילומטר, שיהיו זכאים למסלול מחזורים. הבהרנו את זה לפני לגבי כלל הענפים, אולמות אירועים, בתי אוכל, תעשייה, שיהיו זכאים להגיש תביעה במסלול מחזורים, למעט המחסר והשירותים. זו ההגדרה שמשתלבת עם מסלול מחזורים בשבעה עד 40 קילומטר. ולגבי "שיעור הוצאה נחסכת", זה משהו שהוא בכל התקנות.

זה שונה ממענק הוצאות קבועות, ששם כיוונו רק להוצאות קבועות של העסק. פה אנחנו נותנים את כל הרווחיות של אותו עסק ובעצם מחזירים את המצב שלו אחורה לחלוטין. אז אנחנו בודקים את הרווחיות שלו לפי שנה קודמת, שנה שלמה, מה מחזור העסקאות שלו, התשומות שלו, מה ההוצאות שהיו לו, חלקי ההכנסות שלו, כדי לדעת מה אחוז הרווחיות שלו. אפילו לדבר הזה אנחנו מכפילים את התשומות ב-0.85, למרות שכביכול אנחנו נותנים הכנסה שלא הייתה, אבל יש הוצאות שלא הצלחתי לחסוך. לדוגמה, שכירות, אני עדיין משלם אותה. אז אנחנו מקטינים את התשומות בעוד חלק קטן וזה נותן לו מקדם יותר גדול, כי בסוף יש אחד מינוס. כל המטרה היא בעצם להגיע לרווחיות של העסק ולתת לו את הפיצוי של ירידת המחזורים ביחס לרווחיות שלו.

לגבי ניזוק שבשנת 2022 או 2023 הוא עוסק פטור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, סך התשומות השוטפות שהיה מדווח לרשות המסים בישראל בשל שנת הבסיס למעט תשומות ציוד, והכל אילולא היה עוסק פטור כאמור, מחולק בסכום הכנסתו בשנת הבסיס ומוכפל ב-0.85, לגבי ניזוק הרשום כעוסק אחד עם עוסק אחר לפי הוראות סעיף 56 לחוק מס ערך מוסף, סך התשומות השוטפות שהיה מדווח לרשות המסים בישראל בשל שנת הבסיס למעט תשומות ציוד, והכול אילולא היה רשום כעוסק אחד עם עוסק אחר, מחולק בסכום הכנסתו בשנת הבסיס ומוכפל ב-0.85, ובתוספת סכום הוצאות השכר הנחסכות מחולק במחזור העסקאות של הניזוק בתקופה האמורה, תסבירו עד כה. בגלל שיש מאפיינים אחרים לכל עסק, עוסק פטור לא מדווח למע"מ, הוא מדווח פעם בשנה, הוא לא מדווח בכלל את התשומות שלו, אז אנחנו צריכים להסביר לגביו את ההבדל. לגבי עסק שהוא באיחוד עוסקים, הוא מדווח ביחד, כמה עסקים מדווחים ביחד. ואנחנו רוצים לבדוק את העסק בנפרד. אם אנחנו נבדוק את כל האיחוד, יכול להיות שיש חברות אחרות באיחוד שהן הפסדיות, ובעצם הוא יקבל פיצוי יותר נמוך.

לכל דבר בחקיקה צריך לתת התייחסות גם לעוסק פטור, גם למלכ"ר כי ענפים שונים, ולכל אחד יש את המאפיינים שלו. אז לכל אחד הכנסנו את המאפיינים. אבל במהות זה אותו דבר, אותה תוצאה. "שנת הבסיס" אחת מאלה לפי העניין- למוסד או עוסק שלא מפורט בפסקה (2) שנת 2022, למוסד או עוסק שהחל לפעול לראשונה בשנת 2023 התקופה שמהמועד שהחל לפעול לראשונה ועד סוף חודש אפריל 2023, "תשומות שוטפות" סך כל התשומות, שנוכה בשלהן מס תשומות בהתאם לחוק מס ערך מוסף, כפי שדווח לרשות המסים בישראל באמצעות דוח תקופתי לפי סעיף 67 או 67א לחוק מס ערך מוסף, לפי העניין, לרבות תשומות החייבות בשיעור מס ערך מוסף אפס, ולרבות הוצאות שדווחו בדוח לפי סעיף 131 לפקודה שאינן תשומות, ולמעט אלה: תשומות של עוסק בשל רכישת טובין או קבלת שירות מקרובו, זולת אם אישר המנהל, לבקשת העוסק, כי לגבי תשומה כאמור מקרובו מתקיימים אותם מאפיינים המתקיימים לגבי תשומה הניתנת לעוסק מאדם שאינו קרובו, תשומות ציוד, ופה גם אותה הערה שהייתה לי בהתחלה. זה הצד ההפוך של העסקאות והתשומות, מה שהסברנו לפני.

"תשומות שוטפות בשנת הבסיס" סך התשומות השוטפות כפי שדווח לרשות המסים בישראל בשנת הבסיס, מחולק במספר חודשי הפעילות בשנת הבסיס ומוכפל ב-12, מסלול חקלאות, ובלבד שהנזק נגרם לגידולים בשטחים חקלאיים בטווח שבין 0 ל-20 קילומטרים מרצועת עזה, ושהניזוק שילם את שכר העבודה היומי לעובדו בעד יום היעדרות בשל המצב הביטחוני, לעניין זה, תסבירו פה, כי שוב בעבר הייתה הפנייה לתוספת. פה קבעתם "שהנזק נגרם לגידולים בשטחים חקלאיים בטווח שבין 0 ל-20 קילומטרים". פעם הקודמת, ב"שומר חומות", זה היה בין אפס ל-40, וזה היה מחולק לשלושה אזורים. הפעם בישיבות עם משרד החקלאות ראינו שבעסקים בין 20 ל-40 לא נגרמו נזקים. בגלל זה הורדנו את החלק האחרון. אז יש כאן הבדל בין אפס עד שבעה, שמקבלים אובדן תפוקות בסכום אחד, שבעה עד 20 סכום אחר, וב-20 עד 40, עם משרד החקלאות ביחד ראינו שלא היו נזקים, ואלה ההסכמות שהגענו. סליחה, אמיר, שאני נכנס. אפס עד שבעה קילומטר זה כל המועצות, המסמך שהבאתי מהצבא. תראו, אנחנו צריכים - - - לא, לא. נתת לי את המסמך כרגע, הבוקר. אני דיברתי איתכם עוד לפני שבוע על הנושא הזה. הסבירו לנו שיש שלושה יישובים שהכביש שלהם היה סגור. לא. רגע, רגע. ואמרנו שאם הכביש היה סגור, נוכל להכיר בהם.

במרחקים יותר ארוכים מאפס עד שבעה.

אם השטחים שלהם הם באפס עד שבעה - - - כבוד היושב-ראש, כבוד היושב-ראש, כבוד היושב-ראש, אני חייב את ההקשבה שלך.

היושב-ראש.

אני חייב את ההקשבה שלך. בבקשה. אנחנו מקבלים מפיקוד העורף, כל עוטף עזה, לא רק מועצה האזורית אשכול, הוראות מיגון.

אמרת את זה.

ועכשיו אמיר חוזר אני הבאתי היום מסמך אפילו בבוקר, שהוא לא הספיק עוד לראות אותו. אבל עכשיו הוא חוזר לזה שהפיצוי יהיה רק על אפס עד שבעה. זה לא מקובל וזה לא יכול להיות, שאמרו לאנשים להישאר צמוד למרחב מוגן גם 15 קילומטר מהגבול, בגלל זה ה-20 היה בסדר, ועכשיו הוא אומר שהם לא יקבלו פיצוי. איך יכול להיות דבר כזה?

אני אסביר. אנחנו עד היום במסלולי חקלאות אמרנו שכל השטחים שנמצאים בטווח של אפס עד שבעה או שבעה עד 20 יקבלו פיצוי, כל אחד מהטווח שלו. היישובים שגדי אמר, הם מקבלים פיצוי. הם לא מקבלים את הפיצוי של אפס עד שבעה. הם מקבלים את הפיצוי של שבעה - - - אין הבדל. אין הבדל, אמיר.

אני מסביר. ביקשו ממני להסביר, אני אסביר. כך עשינו בכל המבצעים. בדיון האחרון שהיינו כאן יצאנו החוצה,

תפסו אותי מהמועצה ואמרו לי: תשמע, יש שלושה יישובים או ארבעה יישובים שהכביש אליהם היה סגור. בעצם אפשר לראות אותם כאפס עד שבעה קילומטר, כי אי-אפשר היה להגיע אליהם. ביקשתי אישור מהצבא, כי אנחנו יודעים את הדברים האלה. כרגע אין אישור שהכביש היה סגור. הוא לא היה סגור.

אז הם כמו כל היישובים במועצה. אני אזכור שכמו שאמרו כאן על חוף אשקלון ואתה אמרת על חוף אשקלון שאפשר להכיר בכולם - - לא אותו דבר. - - צריך לזכור שבחוף אשקלון יש יישובים שנמצאים גם ב-15 קילומטר. אי-אפשר להכיר באותם יישובים שנמצאים ב-15 קילומטר

אמיר, דיברנו על אזור התעשייה שב-7.4 קילומטר.

לא. אני לא מדבר עכשיו על אזור התעשייה. הוא לא דיבר על זה. חקלאות עכשיו.

לא מדבר על אזור התעשייה. אני מדבר על הנושא הזה של המועצה כשלמה. כך עשינו גם במבצע הקודם, ואותו דבר גם ב"שומר חומות". זה היה בדיוק אותו דבר ולא היה שינוי ממבצע "שומר חומות".

במידה והכבישים היו סגורים, אני חושב שכן היינו יכולים לחשוב על זה ולהגיד: אוקיי,

אמיר, מה זה סגורים?

אמיר, בהתרעה זה נקרא סגור? יש התרעה ואומר לך: תהיה ליד מרחב מוגן. איך אתה רוצה שההתרעה - - - ההתרעה היא לכל ה-40 קילומטר.

זה ההתרעה, כבוד חבר הכנסת. הרי יש הבדל כשאומרים לו: תשמע, תהיה לי מרחב מוגן, שאין לו במקום שם, לבין מרחב מוגן של אותו אחד שנמצא כרגע בבית. יש הבדל גדול, כי הוא לא יכול להיות בשטח. כשהוא לא יכול להיות בשטח, אז בעצם הוא לא עובד. בפועל הוא לא עובד. תקשיב, רגע, אמיר. תקשיב טוב. בגלל, כבוד היושב-ראש, שאי-אפשר לוותר על זה. באה מדינת ישראל ואמרה, אני יכול להגיד, לפחות בשלוש מועצות,

אני לא יודע על חוף אשקלון: אל תצאו, תישאר ליד מרחב מוגן, אל תלכו לשדה, אל תלכו לשום מקום, לא למכולת. גם המכולת הייתה סגורה. עכשיו בא אמיר ואומר: אנחנו לא נפצה אותם.

העורף בשנים האחרונות אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל אני לא מתערב לו נותן לא לפי שבעה קילומטר, אלא לפי המועצות, את הוראות המיגון.

הבאנו לו כתוב, שמהיום הראשון עד הסוף היה אותו דבר. כרגע שוב הקריטריון של השבעה קילומטר הוא קריטריון - - - אז תגידו לפיקוד העורף, שלא יסגרו אותנו שם.

גדי, דקה.

הוא קריטריון רוחבי שבאמת מעניק הטבות נוספות למי שנמצא - - ברגיעה. - - או פיצוי נוסף למי נמצא בתוך הטווח. אבל אם הכביש היה סגור?

זה לא קשור. קודם כול, אף אחד לא נסע עליו, מי שלא גר שם. אבל אם הכביש היה סגור?

זה לא שמעבר לשבעה קילומטר אנחנו לא נותנים בכלל פיצוי. נותנים פיצוי במסלולים אחרים. גם במסלול חקלאות. לא נכון. יש פיצוי חקלאות מעבר לשבעה קילומטר.

כבוד היושב-ראש, אתה יודע מה קרה? עובד אחד לא הקשיב, ואני כעסתי על המעסיק שלו, והתאילנדי נפצע. הבנתי. והמעסיק צריך לחטוף בראש על זה שהוא נתן לתאילנדי ללכת לעבוד.

כן. אני אומרת שוב, הקריטריון של עד הטווח של השבעה קילומטר הוא טווח שהוא כרגע קבוע בחקיקה, בהרבה דברי החקיקה, וגם בחקיקה הזאת.

אבל מעבר לשבעה קילומטר, האם הייתה הוראה של פיקוד העורף לסגור?

אנחנו כרגע לא קיבלנו את ההוראה.

רגע, מה לא קיבלתם? כל המדינה קיבלה ברדיו.

ההוראה של מעל שבעה קילומטר הייתה זהה גם לבאר שבע וגם לאשקלון.

הינה, ההוראה פה. לא נכון. אמיר, אל תשקר. אנחנו חברים.

אני זה שיזם אפילו את השיחה אליך ואמרתי: אם הכביש היה סגור, כמו שאמרתם,

ואמרתי לך שזה לא קשור לכביש. אבל באישור שיש כאן, עכשיו בדקנו אותו, הוא זהה למה שהיה בהנחיות גם בנתיבות ובאופקים. אמיר, אני שואל אותך עוד פעם. כל ה-30 היישובים שלי - - - טוב.

נראה מה עושים עם זה.

יש לזה פתרון שעשינו את זה גם בדבר הקודם.

אני רוצה להסביר. יש פתרון לזה כמו שעשינו בוועדה. רח"ל ומשרד הביטחון מוציאים מסמך לוועדה, זה הגיע ליועמ"שית, שמפרט איזה יישובים היו סגורים ואיזה היו לא סגורים,

זה תוקן. לכן הסמכות היא של משרד הביטחון להבהיר את זה. אני מבקש לבדוק את זה עוד פעם. כבוד היושב-ראש, אני רוצה רגע לעזור לו. בסדר.

אבל מה שמירי אומרת, זה השבעה קילומטר. זה נכון לשגרה. לא למצב מלחמה.

בשבעה קילומטר בשגרה בתוך עוטף עזה מקבלים הטבות ממדינת ישראל, בצדק. בזמן מלחמה, אני חוזר על זה, פיקוד העורף לא מחשיב שבעה-שמונה. נתן לנו, לכל ה-32 יישובים של אשכול: אל תזוזו מליד מרחב מוגן. מה היינו אמורים לעשות?

אני מבקש לבדוק את זה ולהמשיך הלאה. עוד מעט לא נעשה בכלל את התקנות.

ואני אומר למשרד החקלאות, מועצה האזורית אשכול לא תתקדם עם מס הרכוש בלי הסוגיה הזאת. כבוד היושב-ראש, אנחנו לא נתקדם עם מס רכוש לסיום סגירה לפני שמתקבל הדבר הזה.

אני ביקשתי שיבדקו את זה. אדוני, את הנושא הזה אנחנו נבדוק.

אם היו הנחיות מחמירות יותר מיתר היישובים שנמצאים מעבר לשבעה קילומטר, אין ספק שגדי צודק במה שהוא אומר.

תמשיכי הלאה. "יום היעדרות בשל המצב הביטחוני" כהגדרתו בפסקה (1), שעניינה מסלול שכר עבודה, בהגדרה "שווי של נזק עקיף"; ו"שכר העבודה היומי" כהגדרתו בפסקה (4) להגדרת "שווי של נזק עקיף" בתקנות העיקריות, כנוסחה ערב תחילתן של תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"ג 2023, ואולם לעניין זה יקראו את ההגדרה "השכר המרבי" שבפסקה (4) האמורה כאילו במקום "25" בא "22"; תסבירו את הסיפה,

אנחנו בעצם בהתחלה העתקנו את אותה ההגדרה של "יום היעדרות בשל המצב הביטחוני", שקראנו קודם. זה זהה גם כאן, כמו שראינו קודם. לגבי "שכר העבודה היומי", בדיון הקודם שהיינו בו הייתה שאלה אם החישוב הבסיסי צריך להיות על סמך 25 או 22. כאן עשינו תיקון, כדי שלצורך התקנות האלה יהיה 22 ולא 25. אני אסביר את זה טיפה יותר. זה פחות קשור לתקנות האלה. זה יותר קשור להסכם הקיבוצי בהמשך, שהמעסיק בעצם אומר: רגע, כמה אני צריך לשלם לאותו עובד, שבסוף אני מחויב, מתוקף ההסכם הקיבוצי. אם המעסיק יחלק את סכום השכר שלו ב-25 ימים, אז הסכום היומי יהיה יותר נמוך. וימי העבודה בשבוע התקצרו ב-1995, יתקנו אותו אם החברים נמצאים פה, ל-22 ימים. עשינו את התיקון הזה. בחלק מהתקנות זה כן נעשה ובחלק מהתקנות זה נשכח. אבל צריך לעשות את התיקון. אנחנו אחרי הדיון הזה נשב עם ההסתדרות ועם הממונה על השכר ונבדוק תיקון קבוע בתקנות העיקריות, כי שם רשום 25 וזה מ-1973, ושבוע העבודה התקצר במספר שעות. "מסלול חקלאות" אחד מאלה, לפי העניין: לגבי ניזוק חקלאי שיש לו גידולים בשטחים חקלאיים בטווח שבין 0 ל-7 קילומטרים מרצועת עזה - - - לא שמעתי. סליחה.

לגבי ניזוק חקלאי שיש לו גידולים בשטחים חקלאיים בטווח שבין 0 ל-7 קילומטרים מרצועת עזה או ביישוב ספר שהוכרז ככזה ערב תחילתן של תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"ג 2023, סכום של 4,400 שקלים חדשים מוכפל במספר העובדים של הניזוק המועסקים בשטחים האמורים, זה גם יכלול,

את הוויכוח בינינו.

בגלל שזה אותו דבר בדיוק, כבוד היושב-ראש. אוקיי. גם מעבר לשבעה קילומטר קיבלו את אותן הוראות. מה זה? גדי, אמרנו שאם ההנחיות ליישובים במועצה שמעבר לשבעה קילומטר - - אז אמרתי את זה.

- - היו הנחיות מחמירות יותר, ואנחנו נדבר הגשתם לנו את המסמך היום, כשדיברנו בשבוע שעבר. אם היינו מקבלים את המסמך לפני, היינו יכולים לפנות - - - אמיר, עם כל הכבוד, הבנו.

אני מבקש לשמוע את הדברים שלו, לראות מה לעשות עם זה. אתם רוצים שלא נאשר את התקנות בכלל? הלאה. לגבי ניזוק חקלאי שיש לו גידולים בשטחים בטווח העולה על 7 קילומטרים מרצועת עזה אך אינו עולה על 20 קילומטרים מרצועת עזה, סכום של 2,000 שקלים חדשים מוכפל במספר העובדים של הניזוק המועסקים בשטחים האמורים, "תקופת הזכאות" על זה דיברנו במהות בהתחלה. אבל ההגדרה מופיעה כאן בסוף. לעניין ניזוק באזור שבפסקה (1) להגדרה "אזור מיוחד" התקופה שמיום י"ח באייר התשפ"ג (9 במאי 2023) עד יום כ"ד באייר התשפ"ג (15 במאי 2023); לעניין ניזוק באזור שבפסקה (2) להגדרה "אזור מיוחד" התקופה שמיום י"ח באייר התשפ"ג (9 במאי 2023) עד יום כ"ב באייר התשפ"ג (13 במאי 2023)". (ב) בהגדרה "ניזוק", בסופה נאמר "ולעניין ההגדרה "שווי של נזק עקיף", למעט מי שעסקו אינו מצוי באזור המיוחד, ואולם לעניין פסקה (1), שעניינה מסלול שכר עבודה, בהגדרה האמורה, לרבות מי שעסקו אינו מצוי באזור המיוחד ובלבד שהתקיים בעובדו שנעדר התנאי האמור בפסקאות (2) או (3) בהגדרה "יום היעדרות בשל המצב הביטחוני" או שהוא מתגורר באזור שמרחקו בין 0 ל-7 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה"; תסבירו. כאן יש הגדרה בעצם דומה למה שראינו גם בתקנות קודמות, בהוראות שעה קודמות. אנחנו מאשרים בעצם את הפיצוי בסיטואציה שבה עסק לא מצוי באזור המיוחד, אם העובד עצמו כן מקיים את התנאי של מרחק מהגדר. בתקנה 2(א), במקום "שנקבע בתוספת" נאמר "שנקבע בתוספת השנייה"; יש כאן פשוט שינוי טכני במספור בגלל ההוספה של רשימת היישובים. בתקנה 4, אחרי "החלטה אחרת" נאמר "לעניין זה, "מס" סכום אשר רואים אותו כחוב מס לפי חוק קיזוז מסים, התש"ם 1980"; זה גם סעיף שמקובל בהוראות השעה. זה מאפשר לנו לנכות סכום מס שהניזוק חייב בו מסכום הפיצוי. בתקנה 5, במקום תקנת משנה (ב) בא: "(ב) תביעה לפיצויים תוגש למנהל באופן מקוון החל ביום כ"ז בתמוז התשפ"ג (16 ביולי 2023); המנהל רשאי לדחות את מועד התחילה להגשת תביעה כאמור אם מתקיימות סיבות שבשלהן לא ניתן להגיש את התביעה בטופס מקוון החל מאותו מועד, הודעה בדבר מועד התחילה החדש תפורסם מראש ברשומות ובאתר האינטרנט של רשות המסים. תסבירי. אנחנו מאפשרים פה בעצם מ-16 ביולי להגיש באופן מקוון. יש פה אפשרות לשנות את המועד, אם קושי טכני בהעלאה למערכת. בפעם הקודמת זה פשוט היה מתחילתן של התקנות. אז למה עכשיו ב-16 ביולי? בגלל מסלול המחזורים. לא שומעים אותך. בגלל מסלול המחזורים. הוא דורש בעצם שיהיה לנו כבר את הדיווח של מע"מ שמתקבל בדיוק במועד הזה. (ב1) ניזוק רשאי להגיש למנהל תביעה לפיצויים תוך 90 ימים מהמועד האמור בתקנת משנה (ב)". בתקנת משנה (ג), במקום "(א) ו-(ב)" יבוא "(א) ו-(ב1)".

באיזה עמוד אנחנו? איבדתי אותך. אנחנו בעמוד שלפני רשימת היישובים.

תסבירו. שיש פה 90 ימים להגיש את התביעה. את (ב).

(ב) בעצם מאפשר למנהל להאריך את ה-90 הימים. הפנייה פה של הסמכות של המנהל עוברת ל-(ב1), שזה היה 90 יום. בתקנה 8, אחרי תקנת משנה (ב) נאמר: "(ב1)לא הודיע המנהל לניזוק על החלטתו לפי תקנת משנה (א) בתוך 14 ימים מיום הגשת התביעה, תשולם לניזוק במועד האמור מקדמה בשיעור של 50% מסכום הפיצויים המגיע לניזוק להנחת דעתו של המנהל, במניין התקופה לא יובא בחשבון פרק הזמן שבו הניזוק לא מסר למנהל פרטים, הבהרות וידיעות שהמנהל דרש למסור לו. תסבירי. אני אסביר. בגדול, הסברתי את זה גם בדיון הקודם, המערכת שלנו היום ממוחשבת, כי כ-85% מהתיקים בדרך כלל משולמים בצורה די אוטומטית תוך שלושה ימים. יש תיקים שעולים לתוכנית העבודה מכל מיני מאפיינים שאנחנו יודעים לזהות. במקרים הקודמים, המקדמה הייתה משולמת תוך 45 יום. זה עלה בדיון בפעם הקודמת, והקדמנו את המקדמה ל-14 ימים במקום 45 יום, אם זה עלה לתוכנית, כדי שלפחות הוא יקבל מהר את המקדמה. אגב, יהיה קיזוז? מה זה אומר קיזוז, סליחה? כלומר, אם הוא חייב כסף, אתם לא מקזזים לו מזה? אם הוא חייב כסף. אם הוא חייב כסף לרשות המיסים, לא יחול בו קיזוז. יש סעיף על זה? חוק קיזוז מיסים חל גם על המקדמה?

על המקדמה לא חל קיזוז. על הפיצויים. על הפיצויים, בסופו של דבר, יש סמכות לקזז לפי פקודת המיסים,

בחוק קיזוז מיסים. בהוראת הביצוע, אנחנו לא מקזזים את הסכומים האלה. בהוראת ביצוע שלנו אנחנו לא קיזזנו את הסכומים האלה מחובות מס אחרים, בסופו של דבר. יחד עם זאת, אם יש החלטה סופית והוא קיבל מקדמה של 50%, וגילינו שהעסק היה סגור ללא קשר ודרשנו את ה-50% בחזרה, והוא לא החזיר את הכסף, בהמשך כשאנחנו, מוציאים מכתב החלטה מנומק, והוא לא החזיר את הכסף, חוק קיזוז מיסים מאפשר לנו לקזז את זה מהחזר מע"מ שיש לו או ממשהו אחר, אם הוא צריך להחזיר לנו.

מקזזים את התשלום שיש בפועל.

אם הוא צריך להחזיר לנו כסף, אנחנו מקזזים את זה ממערך אחר שיש לו שם יתר זכות. אבל כשאנחנו משלמים, אנחנו לא מקזזים חובות שיש לו במערכים האחרים. מתי משולמת המקדמה? רשום תוך 14 יום. אולי נוסיף "לניזוק במעוד האמור". כך היה גם בעבר. "תשולם לניזוק במעוד האמור מקדמה בשיעור של 50%". בסדר? מה זאת אומרת "במועד האמור"?

בתוך 14 הימים. בתוך 14 ימים מיום הגשת התביעה תשלום לניזוק? "תשולם לניזוק במועד האמור מקדמה בשיעור של 50%". בנוסח הקודם גם היה כתוב: "מיום הגשת התביעה מלואה וכדין". את זה הורדתם. צריך לתקן את זה. בסיפה לתת את זה: "במניין התקופה לא יובא בחשבון פרק הזמן שבו הניזוק לא מסר למנהל פרטים, הבהרות וידיעות שהמנהל דרש למסור לו".

אז ייכנס רק "במועד האמור". הוספתי.

(ב2) דחה המנהל את התביעה או דחה את אופן החישוב של הפיצוי על ידי הניזוק לפי המסלול שבחר, ינמק המנהל את החלטתו בכתב."; (ב) במקום תקנת משנה (ד) נאמר: "(ד) לסכום הפיצויים המשולמים לפי תקנת משנה (ג) ייווספו הפרשי הצמדה וריבית החל מיום הגשת התביעה לפיצויים עד יום התשלום."; בתקנה 9, אחרי תקנת משנה (ג) נאמר: "(ג1) על אף האמור בתקנת משנה (ג), שולמה לניזוק מקדמה כאמור בתקנה 8(ב1) ולאחר מכן החליט המנהל בדבר זכותו של הניזוק לפיצויים והמקדמה עולה על הסכום שהחליט עליו המנהל, יוחזר סכום היתר תוך 30 ימים מיום שנמסרה לניזוק דרישת המנהל להחזר, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה על סכום היתר מיום ששולם סכום היתר עד יום ההחזר." תסבירו. זה מה שאמיר הסביר לפני רגע. בתקנות העיקריות, אם יש תשלום ביתר, אתה צריך להחזיר אותו תוך 90 ימים. בגלל שגם קיצרנו את זה זמן המקדמה בתקנות העיקריות אין בכלל מקדמה בגלל שקיצרנו את זמן המקדמה, אז גם זמן ההחזר בהתאם חוזר. במקום 90 ימים, צריך להחזיר את זה תוך 30 ימים. זה משהו שהיה בכל המבצעים, דרך אגב. אוקיי.

בתוספת, במקום הכותרת, נאמר "תוספת שנייה"; פשוט כי אנחנו מוסיפים פה תוספת ראשונה. בפרט 2, במקום "משווי הנזק" נאמר "משווי של נזק עקיף"; לפני התוספת השנייה נאמר: "תוספת ראשונה (תקנה 1- ההגדרה "אזור מיוחד") סליחה. לפני רשימת היישובים, אני חייבת לומר משפט. על הסעיף של תקופת הזכאות אמרת, כבוד

שעל נתיב העשרה ייעשה בנפרד, כי נתיב העשרה שוחרר על ידי הצבא רק ביום רביעי, ה-14 בחודש,

זאת אומרת, צריך להוסיף לו בנפרד. ואמרת שיהיה בדיון בנפרד. אז אני רק רוצה לרשום בפרוטוקול, כי הוא לא מקבל את היומיים בעצם.

גברתי, אני רק אסביר. אלה תקנות הוראת שעה. רשום פה שיהיה שמירת דינים. מי שרוצה ללכת למסלול האדום, נתיב העשרה, לטעמי, רוב - - - אבל עדיין הוא יכול לאפשר?

אבל בסופו של דבר, הם זכאים לכל הימים במסלול האדום. אין כאן הגבלה או משהו כזה.

מסלול מקל, חלופה מקלה, למי שרוצה. אבל אתה אמרת עד ה-15 בחודש. ה-15 בחודש לא תופס אותם ביומיים שמגיעים להם. זה לעניין שכר לעובדים שנעדרו. אם מישהו ירצה להגיש במסלול הזה, צריך לתת לו את האופציה כמו שצריך. הוא יכול ללכת למסלול האדום בשכר ולבקש גם את היום, אם הייתה הנחייה כזאת. הוא לא צריך ללכת לפה. ועשינו כנס כבר בשבוע שעבר בנושא.

ולא נכנס כאן מה שביקשת בדיון הקודם להגבלת דיווח. אתה אמרת שרשות המיסים תתחייב גם תוך כמה זמן היא מעבירה, וחריגים ידווחו לוועדה.

שלא יימשך עוד הפעם, כמו שהוצע כאן, שנה ועשרה חודשים. אז אתה ביקשת להכניס את זה, וזה לא נכנס. כן. אז אני מקריאה את רשימת היישובים הראשונה. רשימת היישובים באזור המיוחד אשר

הנר אזור תעשייה דרומי אשקלון איבים ארז בארי גבים גברעם דקל זיקים זמרת חוות השקמים חולית יבול יד מרדכי יכיני ישע יתד כיסופים כפר מימון כפר עזה כרם שלום כרמיה מבטחים מגן מפלסים מפעלי מעון נחל עוז ניר יצחק ניר עוז ניר עם נירים נתיב העשרה סופה סעד עין הבשור עין השלושה עלומים עמיעוז פרי גן רעים שדי אברהם שדרות שובה שוקדה שלומית תושייה תלמי יוסף תעשיות ספירים תקומה כבוד היושב-ראש, פה חסרים כל היישובים שדיברתי עליהם.

אנחנו נדבר על זה.

רשימת היישובים באזור המיוחד אשר ממוקמים במרחק של מעל 7 ק"מ ועד 20 ק"מ מגבול רצועת עזה (אזור ב') אבן שמואל אוהד אורים בית שקמה בני נצרים ברור חיל ברוש ברכיה בת הדר גבולות לא הקראת את אחוזם. דילגת. דילגת על אחוזם. אחוזם איתן אשבול סליחה. בסדר. אחוזם איתן אשבול אשקלון באר גנים בית הגדי בית שקמה בני נצרים ברור חיל ברוש ברכיה בת הדר גבולות גבעולים גיאה דורות הודייה זוהר זרועה חוות יזרעם (יזרעם) חוות מיגדה חלץ טל אור יד נתן יושיביה כוכב מיכאל כפר סילבר מבועים מבקיעים מלילות מסלול מעגלים משען נגבה נהורה נוגה נווה ניצנים ניר ח"ן ניר ישראל ניר משה ניר עקיבא נתיבות עוזה עוצם פדויים פטיש פעמי תש"ז צאלים צוחר קלחים קריית גת רווחה רוחמה רנן שבי דרום שדה דוד שדה יואב שדה ניצן שדה צבי שחר שיבולים שלווה שרשרת תאשור תדהר תלמי אליהו תלמי ביל"ו תלמי יפה תלמים רשימת היישובים באזור המיוחד אשר ממוקמים במרחק של מעל 20 ק"מ ועד 40 ק"מ מגבול רצועת עזה (אזור ג') אבו טראש אבו עבדון (שבט) אביגדור אום בטין אופקים אורות אחווה אל,עזי אלומה אליאב פה בעבר היה אל-אסד. מה קרה עם זה? למה זה ירד? זה לא מופיע יותר בהנחיות של פיקוד העורף. אנחנו נצמדנו גם להנחיות של פיקוד העורף. אז אולי נגיד, בעצם היה גם - - - אמיר,

איפה שנוח לכם, לפיקוד העורף, ואיפה שלא לא נצמדים. אנחנו עושים את זה בתור מדינה. אני חושב שזו הדרך הנכונה, להיצמד לפיקוד העורף. למה לא הכנסתם לפי פיקוד העורף את כל היישובים אצלנו?

החקלאות, מיקום השטחים החקלאים תסכל מה קבע משרד החקלאות.

אם לבני נצרים יש שטחים חקלאיים שנמצאים באפס עד שבעה,

אנחנו לא בודקים לפי היישוב. זה לא קשור לאיפה השטח. זה לא קשור לאיפה השטח. זה קשור אם הם הגיעו אליו או לא הגיעו אליו. יישובים לא שלי, מה שאתה עושה עכשיו. אתה אומר פתאום שחלק לפי פיקוד העורף. לפחות תהיו קונסיסטנטיים, איך אומרים את זה? אבל זו סוגיה אחרת. אתה צודק בעיקרון. אבל זו סוגיה אחרת. דובר על היישוב הזה.

אמציה אשדוד אשכולות אשל הנשיא באר טוביה באר מילכה באר שבע בטחה ביצרון רגע.

היה גם את אמונים. ואסד (שבט) גם ירד מפה. אמונים נמצא. אמונים, הקראתי.

לא הקריאה אותו פשוט כשהיא הקריאה. ואסד (שבט), גם אני מניחה שלא היה בהנחיות, אמיר? כן.

אני אציין פשוט את מה שירד כתוצאה מזה. מה שירד הם דברים שלא היו בהנחיות פיקוד העורף.

אמציה אשדוד אשכולות אשל הנשיא באר טוביה באר מילכה באר שבע בטחה ביצרון בית אלעזרי בית גמליאל כאן היה בית גוברין גם. ירד, אני מבינה. בית חלקיה בית ניר בית עזרא בית גוברין ירד מאותה סיבה? מאותה סיבה, כן.

בית קמה בית רבן בן זכאי בני דקלים בני דרום בני עי"ש בני ראם בניה ברורים גבעות בר גבעת ברנר גבעת ישעיהו גבעתי גדרה גילת גלאון גן הדרום גן יבנה גני טל גפן גת (קיבוץ) דבירה הוזייל (שבט) ורדון זבדיאל זרחיה חורה כאן היה גם זכריה. חורה בעצם נוסף, חדש. הוא לא היה קודם. בעצם אם הנחיות פיקוד העורף אומרות שבחורה לא יהיו לימודים, אז אנחנו מתאימים את זה להנחיות. זה הכול. חפץ חיים חצב חצור-אשדוד חצרים יבנה יד בנימין ינון כאן היה יסודות, שירד. כמהין כנות כפר אביב כפר אחים כפר הנגיד כפר הרי"ף כפר הנגיד בעצם נוסף עכשיו בתקנות האלה.

כפר ורבורג כפר זוהרים כפר מנחם כפר מרדכי כרם יבנה (ישיבה) כרמי קטיף כרמית כרמים להב להבים כרמים הוא גם חדש. לוזית לכיש לקיה מישר מיתר מנוחה מיתר הוא גם חדש. ירדו: מזכרת בתיה, מחנה יפה, מחנה מרים, מחנה תל נוף. תמשיכי. מסמיה מפעלי אבשלום מפעלי כנות (פארק תעשיות כנות) מפעלי צומת מלאכי (א.ת. באר טוביה) מרכז שפירא משגב דב משואות יצחק משמר הנגב נאות (רמת) חובב נבטים נגוהות נווה הרצוג נווה מבטח נועם נחושה נחלה נטע (מרשם) ניצן ניצן ב' נבטים הוא בעצם חדש. ניצנה ירד מהנוסח. ניצני סיני ניר בנים ניר גלים סגולה סנסנה עגור עד הלום (א.ת. עד הלום) עומר עזר עזריקם עין צורים ערוגות עשרת פלמחים צופייה צפרירים קבוצת יבנה קדמה קדרון קוממיות קריית מלאכי רבדים רהט שגב שלום רק פלמחים ושגב שלום נוספו. וקריית עקרון ירד ממה שהיה. שדה משה שדה עוזיהו שדות מיכה שדמה שובל שומריה שפיר שקף שריגים (לי-און) שתולים תימורים תירוש תל שבע תלמי יחיאל תעשיון מבצע (פארק תעשיות ראם) תעשיון ראם תפרח תראבין א-צאנע (שבט) חסר יישוב, חבר המועצה האזורית, שלא הופיע בתקנה הקודמת. אמרתם שהוא לא באפס עד שבעה, שהוא בשבעה עד ה-20. אבל הוא גם לא רשום בשבעה עד ה-20. באזור תעשייה מבקיעים, חוף אשקלון, לא מופיע לא פה ולא פה. אמיר התייחס לזה, שזה מעל השבעה, שזה 7.4 קילומטר. זה לא מופיע.

אזור התעשייה מבקיעים. מבקיעים נמצא. נמצא. אזור התעשייה לא נמצא? לא מופיע. מבקיעים נמצא. אבל מבקיעים זה יישוב. אזור התעשייה זה אזור התעשייה. אזור התעשייה מבקיעים, זה משהו אחר. אז אתם צריכים להוסיף אותו. חייבים להוסיף אותו.

מבקיעים, אזור התעשייה מבקיעים.

זה מופיע. מירי, זה מופיע גם בהנחיות פיקוד העורף. למה?

נכון, הרב גפני? הרב גפני, זה לא צודק? בהטבות מס זה ככה היה, נכון?

הוא לא מופיע באמת בנפרד. אז כנראה הוא כלול בתוך מבקיעים. הוא לא כלול בתוך מבקיעים.

גם פעם שעברה הערנו על זה. וזה הופיע לכם בשבעה עד 20 קילומטר.

הוא לא מופיע בכלל, לא באפס עד שבעה ולא בשבעה עד ה-20. יש שם עסקים. לא צריכה להיות לכם בעיה. אז אני מוסיפה לרשימה של השבעה עד 20 קילומטר את אזור התעשייה מבקיעים. תודה. למה שבעה עד 20 קילומטר? זה המיקום שלו. זה היה הוויכוח מקודם, על האזור התעשייה. אז אני ממשיכה. סייג לתחולה תקנות אלה לא יחולו על ניזוק שהוא אחד מאלה: המדינה, גוף מתוקצב או תאגיד בריאות כהגדרתם בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985, חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה 1975, קופת חולים, מוסד ציבורי, כהגדרתו בסעיף 9(2)(ב) לפקודה, למעט אם הוא מוסד ציבורי זכאי, ניזוק שדיווח לרשות המסים בישראל על סגירת עסקו, לפני תחילת תקופת הזכאות, ניזוק שעסקו לא היה פעיל לפני תחילת תקופת הזכאות, לעניין זה, יראו ניזוק כמי שעסקו לא היה פעיל אם הוא לא הגיש לרשות המסים בישראל שניים מתוך שלושת הדוחות האחרונים שהיה חייב בהגשתם לפי חוק מס ערך מוסף, בשל התקופה שלפני תחילת תקופת הזכאות, אלא אם כן הוכיח הניזוק, להנחת דעתו של המנהל, שעסקו היה פעיל, חסר לכם (8). חסר לכם (8), עצמאי פראייר שמשלם מיסים.

תוסיפו אותו. תוסיפו בתקנות, נו.

אני מבקש, תוסיפו בתקנות (8): עצמאי, תושב מדינת ישראל, אזרח מדינת ישראל, שמשלם ביטוח לאומי, משלם מס הכנסה, פראייר שלא מקבל, זה לא יחול עליו.

תקנות אלה לא יחולו על ניזוק שהוא אחד מאלה: עצמאי, פראייר שמשלם.

תרשמו את זה. תרשמו את זה קבל עם ועדה, שידעו את זה כולם. גם המחוקקים ידעו שהעצמאי פה הוא פראייר ומדינת ישראל מפקירה אותו. רועי, בסדר.

אבל הם רושמים את זה. הם לא רושמים, והאזרחים חושבים שהם כן זכאים. שירשמו את זה. גפני, למה באמת לא מוסיפים את העצמאים לתקנות?

למה לא להוסיף את עצמאים? אה, ברוכה הבאה. תודה. אני אמרתי את זה קודם. אנחנו לא נשתוק על הדבר הזה. אבל לא רק בעניין הזה בכל הנושא של העצמאים. אבל אפשר לעשות את זה לפני ההצבעות, גפני?

תסבירו את הסעיף הזה, סעיף 2(א). אלה חריגים שתמיד היו בתקנות. המדינה, אם יש חברות של המדינה, גופים מתוקצבים, חברות ממשלתיות, הם בעצם לא זכאים לפיצוי. כך זה היה בכל התקנות עד היום. בכל התקנות עד היום היה גם סעיף.

תקנות צריך לתקן. בשביל זה יושבים פה המחוקקים.

אז המחוקקים נמצאים פה ואישרו את התקנות האלה בפעם הקודמת. בפעם הקודמת,

הופיע גם סעיף "שהוא לא שילם את שכר העבודה היומי לעובדו בעד ימי היעדרות בשל המצב הביטחוני". זה מופיע בהמשך. זה מופיע בהמשך. העברתם את זה?

אני מבקש לבטל את שני הסעיפים הבאים בסדר-היום. לא יתקיימו הדיונים האלה. הנושא הבא לא יתקיים, גפני? לא, לא. אני לא יכול להספיק. זה בלתי אפשרי. אני לא לקחתי בחשבון את האורך של זה. אני צריך ללכת לראש הממשלה. אתם הלבשתם עליי את הרפורמה המשפטית. הרבה יותר פשוט לבחור נציג לוועדה לבחירת שופטים. ואז אפשר לחזור למשא ומתן. אתה יודע, זה פותר את כל הבעיות.

זה כבר יהיה באמת בזבוז זמן. זה פותר את הכול. אני לקחתי בחשבון שהדיון על הפיצויים יהיה שעתיים. התברר שטעיתי. בסדר. אנחנו נעשה את זה הלאה, בהמשך, בשבוע הבא.

פסקה (1) בהגדרה "שווי של נזק עקיף", שעניינה מסלול שכר עבודה, כנוסחה בתקנה 1(1)(א) לתקנות אלה, לא תחול על ניזוק שלא הגיש לפקיד השומה דין וחשבון - - - דרך אגב, שלא תהיה טעות. אני מסכים עם רועי. אני לא מסכים שהעצמאי הוא פראייר. אני מסכים שהמדינה לא מתייחסת לעצמאים כמו שצריך בכל הממשלות. נכון.

אני בחלק הייתי בקואליציה, בחלק הייתי באופוזיציה. אני איתך לגמרי.

לא הובן. מקודם אמרתי להמשיך, להמשיך, כאילו אני לא מסכים.

עצמאים הם חלק מהכלכלה של מדינת ישראל. לא מתייחסים אליהם כמו שצריך. אבל אני אשם בזה היום, בגלל שאני היום בקואליציה.

אני הולך עכשיו לראש הממשלה. אני, דרך אגב, אגיד את זה שם.

- - - לא תחול על ניזוק שלא הגיש לפקיד השומה דין וחשבון בטופס 102 בשל חודשים מאי או יוני 2023, הכול לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג 1993, לילי, תסבירי. מסלול שכר עבודה בעצם לא יחול במקרה שבו לא מדווח לרשות המיסים שמשולם שכר עבודה. פסקה (2) בהגדרה "שווי של נזק עקיף", שעניינה מסלול מחזורים, כנוסחה בתקנה 1(1)(א) לתקנות אלה, לא תחול על ניזוק שמתקיים בו אחד מאלה: הוא מוסד כספי כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, הוא קופת גמל כהגדרתה בפקודה, הוא קרן נאמנות כהגדרתה בסעיף 88 לפקודה, הוא חבר בורסה כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, הוא קבלן כוח אדם, למעט מעסיק בפועל שהוא יחיד המעסיק עובד סיעודי, לעניין פסקה זו, "מעסיק בפועל" ו"קבלן כח אדם" כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 1996, באחת או יותר משנות המס 2022 או 2023 חל עליו הפטור לפי סעיף 33 לחוק מס ערך מוסף, ניזוק שעיסוקו בחקלאות, ניזוק שעיסוקו במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידו או שבשנת המס 2022 או 2023 חל בחישוב הכנסתו סעיף 8א לפקודה, הניזוק לא שילם את שכר העבודה היומי לעובדו בעד יום היעדרות בשל המצב הביטחוני, לעניין זה, "יום היעדרות בשל המצב הביטחוני" כהגדרתו בפסקה (1), שעניינה מסלול שכר עבודה, בהגדרה "שווי של נזק עקיף", כנוסחה בתקנה 1(1)(א) לתקנות אלה, "שכר העבודה היומי" כהגדרתו בפסקה (4) להגדרת "שווי של נזק עקיף" בתקנות העיקריות, כנוסחה ערב תחילתן של תקנות מס רכוש וקרן פיצויים(תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה מס' 2), התשפ"ג 2023, ואולם לעניין זה יקראו את ההגדרה "השכר המרבי" שבפסקה (4) האמורה כאילו במקום "25" בא "22"; זה בעצם התאמה למה שהסברת קודם.

גם כאן, כמו למעלה, שינינו את הבסיס ל-22 ימים. הניזוק לא הגיש לפקיד השומה דין וחשבון בטופס 102 בשל תקופת הבסיס או תקופת הזכאות, הכול לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג 1993. זו פסקה חדשה. תסגרו אותה. זאת בעצם פסקה, שהיא אותה פסקה כמו הפסקה הקודמת, אבל פשוט צריך לוודא, בגלל שחלק מהחישוב של הפרש המחזורים הוא לפי ההפרש בין השכר ששולם לעובדים בשנת הבסיס לעומת השכר ששולם בשנת הזכאות, אז אנחנו צריכים לוודא שבאמת הוא הגיש את המסמכים שהמוכיחים את השכר.

12:40) ואת מה שהערנו בפעם הקודמת,

אני מזכירה לך שהיו כאלה שלא שילמו ואז אמיר אמר בדיון, וגם מירי, שמי שלא שילם לא יוכל לדרוש ולתת מעבר. עדיין אתם מאפשרים את זה, נכון? אוקיי. אולי לשמוע את ה"כן" רק. לא שמענו. כן,

שמירת דינים אין באמור בתקנות אלה כדי לפגוע בזכאותו של ניזוק ביישוב או באזור שהוכרז יישוב ספר ערב תחילתן של תקנות אלה, והוא רשאי לבחור בין פיצוי לפי תקנות אלה לבין פיצוי לפי התקנות העיקריות כנוסחן ערב התקנת תקנות אלה. לגבי נזק שאירע באזור שבטווח של עד שבעה קילומטרים מגבול רצועת עזה ובאזור התעשייה הדרומי של העיר אשקלון, יהיה רשאי ניזוק באזור כאמור לבחור בין פיצוי לפי תקנות אלה לבין פיצוי לפי התקנות העיקריות כנוסחן ערב התקנת תקנות אלה. כאן זה בעצם מה שאמיר הסביר כמה פעמים, שהמסלול הרגיל ממשיך להיות פתוח. כן, רצית להתייחס.

אני אומר לך מראש, עד שהרב גפני ייכנס. זה מבצע של חמישה עד שבעה ימים. מי שהכי סבלו היו אלה עד שבעה קילומטר, גם מקצב האש וגם מבחינה כלכלית. תציג את עצמך, הפרוטוקול לא יודע מי אתה. שמי אורן בוטא, תנועת העצמאים. סך הפיצוי יהיה מיליארדים בודדים, כולל שיפוי העובדים. אנחנו צריכים להבין שהפיצוי, והוא כבר שולם על ידי עצמאים, הוא על העובדים שלנו. הפיצוי לנו על אובדן רווחים מתבטא במאות מיליונים בלבד. ואני שוב מזכיר ואזכיר את זה לנצח, העצמאים משלמים רק מס הכנסה 8 מיליארד שקל כל חודש. לא ייתכן שנוצר לנו בור תקציבי של שבוע, גם בטווח של כל היישובים עד 40 קילומטר. (היו"ר משה גפני, 12:42) דחיית עבודות היא לא משחק ילדים. היא אובדן פרנסה ל-365 יום בשנה. לעצמאים יש 230-220 ימים, וכל יום עבודה הוא אובדן רווחים. אני מצפה, אמיר ומירי, עוד שלושה חודשים ייבחר ראש רשות מיסים חדש, אני מצפה שתתחילו לספור את העצמאים. אני מחזק את רועי בכל מה שהוא אמר. צפיתי בדרך. לצערי, איחרתי. צפיתי בדרך. הדיון חשוב. גם באומיקרון היו חמישה דיונים. צריך כמה שיותר דיונים בטווח קצר, כדי שהעצמאים יראו את הכסף שלהם. תודה רבה.

תודה רבה. רבותיי, יש כמה דברים שצריך לתקן אותם ואפשר לתקן אותם בהמשך. גם מה שהעלה ראש המועצה ירקוני, אני חושב שצריך לטפל בעניין הזה. אני מברך אתכם על התיקונים שעשיתם בעקבות הדיון הקודם שהיה בעניין הזה. אתם שמעתם גם את הברכות של האנשים שנמצאים כאן.

אתם לא השלמתם עדיין. יש דברים שצריך לתקן אותם. ולכן אני לא רוצה לעכב את זה. אני מבקש להצביע על התקנות. התייעצות סיעתית, רגע, לפני ההצבעה. אז חמש דקות התייעצות סיעתית.

12:48. אדוני היושב, משרד המשפטים צריך לתת תשובה ועדות הערר. מה? לגבי ועדת הערר שביקשת תשובה. אה, נכון, משרד המשפטים. אתה צודק.

אני צריכה לדבר עם מנהל הוועדה על האפשרות לחשוב - - - אבל ביקשתי שתדברי מתי שאנחנו מקיימים פה דיון. אז ניסינו להבין מה בדיוק השאלה. דיברתי עם עוזר מנכ"ל משרד המשפטים, להבין מי הנציג הרלוונטי להגיע לכאן. אני מבינה שהוועדה מנוהלת, ההיבט האדמיניסטרטיבי מנוהל ברשות המיסים. אז משרד המשפטים חשב שרשות המיסים צריכה להיות פה.

לא. זה שונה. רגע, רגע, רגע, רגע. ינון שאל שאלה, תיתנו תשובה. עשינו מפעם

שינוי אפילו הרבה יותר טוב, כי פעם קודמת כל השבעה עד 40 קילומטר, כל הענפים לא קיבלו מסלול מחזורים וקיבלו רק שכר,

בגלל שאם זה באמת כמו הפעם הקודמת, צריך לשנות את החלטה. ב"עלות השחר" היה מסלול שכר זהה למסלול הזה, ולא היה מסלול מחזורים בכלל בשבעה עד 40 קילומטר. אפילו באפס עד שבעה מסחר ושירותים לא קיבלו מסלול מחזורים, כי לא הייתה הפסקת פעילות שעברה את השבעה הימים. באירוע הזה, בגלל שפיצלנו כאן בוועדה ב-2019 את המסעדות, אולמות אירועים מתוך המסחר ושירותים וקבענו שהם צריכים הפסקת פעילות יותר קצרה של 24 שעות, אז הם נכנסו פנימה. הדבר הנוסף שנתנו פה, שלא ניתן אף פעם באף אירוע קצר כזה, הוא שענפים שהפגיעה שלהם היא ממש מיידית ורואים אותה, כמו אולמות אירועים, בתי אוכל, מפעלי תעשייה, תיירות, שבוטלו, נכנסו למסלול מחזורים שמעולם לא היה. וזה השתנה עכשיו בעקבות הדיון. זה השתנה עכשיו ולא היה במקרים - - - אדוני היושב-ראש, רק להגיד. קודם כול, אני אומר שלא עשינו מספיק. צריך לעשות תמיד יותר ועוד יותר. לך, ולדימיר, אני חייב להגיד דבר אחד. רציתי להסתכל שאם גרענו, אז כן להוסיף. ועשינו את התוספות האלה מעבר למה שהיה בפעם שעברה. בסופו של דבר, אני יודע שתצביעו כמו המצפון והכול בסדר. אני רק אומר, זה דבר של הפיצויים. גם אנחנו, ואתה יודע שאני הייתי אופוזיציה לוחמת. כשדיברנו על פיצויים לעוטף עזה הצבענו בעד כי חשבנו שלא משנה.

אני רק רוצה, אני באמת רוצה - - - אגב, גם אתה אז חשבת, וגם חשבתי, שהיה צריך להוסיף עוד. אין בעיה. יש לי זיכרון לא רע, ואני זוכר כל מיני אירועים.

זה בסדר. אתה יכול תמיד להזכיר את האירועים האלה. ינון, אני חייב להצביע. אני רק רוצה לבקש מכם החלטה שלכם היא החלטה. אני מכבד אותה. יש רוב לקואליציה. אבל אני אומר לכם, זה נושא שהוא בקונצנזוס. יש בעיות, ואני מסכים איתכם, בנושא של העצמאים. יש עוד דברים. אם אתה מסכים איתנו, אז בואו ביחד נקדם פתרון. אבל לא להשאיר את העניין הזה של הפיצויים שכאילו אתם מצביעים נגד. אני לא חושב שזה נכון. אנחנו לא עשינו את זה בהיותנו באופוזיציה. אתם עשיתם את זה.

עשיתם את זה לא פעם. שוב, אם אתה מתעקש, אני גם יכול להזכיר אירועים ספציפיים. מי בעד אישור הפיצויים, ירים את ידו? אני לא מאמין שתצביעו נגד. תתסכלו לעצמאים בעיניים. מי נגד? תתסכלו לעצמאים בעיניים באמת. מה זה? נגד עוטף עזה מצביעים? נגד אשקלון. אשקלון לא בפנים. תסתכלו בעיניים ותגידו להם שאתם נגדם. תסכלו להם בעיניים. - - - רבותיי, אני באמצע הצבעה. חברים יקרים, חבריי לקואליציה, זה פתח למבצעים הבאים. מי נמנע?

שמונה בעד.

חמישה נגד. הפיצויים אושרו.

תודה רבה.

תזכרו את זה טוב. מה לגבי ועדת הערר? ועדת הערר, לא קיבלנו תשובה. רועי, תזכרו את זה טוב. ב-13:25 נצביע על הרוויזיה. אתה בטוח שאתה רוצה את הרוויזיה? אני כרגע בטוח.

אני חייב פשוט לצאת.

מה עם, אדוני היושב-ראש, ועדת הערר?

תודה רבה. ועדת הערר. מה עם ועדת הערר? יש אי בהירות כרגע. אנחנו מטפלים בזה. אני רוצה תשובה ואני רוצה את התשובה היום. בסדר. בסדר. (הישיבה נפסקה בשעה 12:55 ונתחדשה בשעה 13:25.) (היו"ר ינון אזולאי, 13:25) אני מחדש את הישיבה על בקשה לדיון מחדש על תקנות שר האוצר: תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראה שעה מס' 2), התשפ"ג 2023. מגיש הרוויזיה הוא ולדימיר בליאק. בכל אופן, למרות שהוא לא נמצא, אנחנו נצביע על זה.